בוקר טוב לכולם, אני פותח את ישיבת ועדת החוקה. למרות שאנחנו בימי פגרת בחירות וכולם בשטח, אני מזניח את העבודה, אבל אני חושב שהעבודה שאנחנו עושים פה בימים האלה היא עדיין חשובה, ולכן אנחנו חייבים לעשות אותה. אנחנו דנים היום לקראת הקריאה השנייה והשלישית בהצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), התשפ"א-2021. כולכם ודאי זוכרים שלפני כשבוע וחצי, שבועיים, כשהיינו צריכים לדון בהארכה של חובת הבידוד במלוניות לשבים מחו"ל, החליטה הוועדה אני לוקח על עצמי את כל האחריות שלא להאריך מעבר לעוד יומיים שנותרו לנו שם לא להאריך את האפשרות הזאת או את החובה הזאת של נושא שאני קורא לו "האשפוז במלוניות", "האשפוז הכפוי במלוניות". והסיבה שאמרתי אז היא לא בגלל שאני שורף את המועדון, ממש לא עשיתי את זה שמונה-תשעה חודשים הוועדה התנהלה כאן באחריות רבה מאוד, רבה מאוד, עם הרבה טענות שהיו לנו על הרבה דברים, אבל עדיין התנהלנו באחריות, כי זו לא חוכמה להיות לעומתי ובשעת מגפה לגרום לכאוס דבר אחד אמרנו אז, אמרתי את זה גם לראשי משרד הבריאות ואמרתי את זה גם לראש הממשלה, שהנושא הזה של עצירת הווריאנטים הוא דבר חשוב, אבל בדרך הזאת של המלוניות אין עצירה של הווריאנטים שבאים מחו"ל, לא רק שהעצירה אינה מוחלטת, אלא אפילו רוב האנשים בסופו של דבר על פי חוק או על פי החלטות טובות שמתקבלות במקום, רובם כן הולכים לבידוד בבית, ורק כ-30% הולכים למלוניות, וזה אומר שאנחנו לא עוצרים את הווריאנטים כי אנחנו עוצרים 30% מהאנשים, אבל הווריאנטים מסתובבים. אם יש לנו בעיה באכיפה, ויש לנו בעיה באכיפה, שהמשטרה אינה יכולה להגיע לכל בית לראות את הבידוד, והציבור הישראלי, הצברים הם לא תמיד ממושמעים ביותר, הצברים על כל גווניהם אגב למי שוודאי שואל, צריך למצוא פתרון אמיתי ולא פתרון שהוא לא אמיתי ורק לבוא לוועדה ולהאריך. כמה ביקשו אז את ההארכה? שבועיים או יותר?

עשרה ימים לבידוד במלוניות. ולכן אמרתי שאני לא אאשר את זה עד שאני אראה שמתחילים למצוא אלמנטים אלקטרוניים כאלה ואחרים, שיבואו כחלופה למלונית. זאת אומרת, המלונית תהיה חובה למי שלא יהיה מוכן לשתף פעולה עם צמיד אלקטרוני למשל או אפליקציה כזאת או אחרת שתיכף נדון בה. ובאמת לאחר פגישות אינטנסיביות עם שר הבריאות יחד עם סגנו יואב קיש, שנמצא איתנו, כשיואב כבר עשה עבודת מטה על העניין הזה עוד בזמנו, כדי לראות איזה רכיב אלקטרוני כזה או אחר יכול לעבוד בעניין הזה, הגענו להסכמה, שר הבריאות ואנוכי, שנכנסים לפיילוט ובמקביל ניכנס לחקיקה. למרות שניסיתי לפנות וגם משרד הבריאות אל היועצים המשפטיים במשרד המשפטים, כדי לראות אולי אפשר גם ללא חקיקה, כך שיכולנו להיות היום בתוך התהליך הזה, חוות הדעת המשפטית באה ואומרת שדבר כזה ראוי וחייב שתהיה לו חקיקה אני לא רוצה להתווכח על זה, כי אני לא משפטן,

כשתהיה לי התעודה אני אבוא להתווכח, אבל בינתיים זה עוד רחוק ולכן אנחנו נמצאים בהליך שתיכף סגן השר יפרט, כשהתקדמנו צעדים רציניים מאוד לקראת העניין הזה והישיבה היום תהיה ארוכה כי אני רוצה לנסות ולסיים את ההליך הזה עד ליום שני, כדי שביום שני נוכל לאשר את זה בקריאה שנייה ושלישית במליאה התקדמנו מאוד, וזה הליך החקיקה שנתחיל בו עוד מעט. עכשיו אני מבקש מיואב קיש שנמצא איתנו ואמור אחר כך לצאת לישיבה אחרת. אתה תהיה הראשון כמובן. יואב, בבקשה. תודה רבה. בוקר טוב לחברי הוועדה, ליושב-ראש, אני כמובן מצטרף,

לדבריך. הכי קל להיות לעומתי ולהרוויח קולות פופוליסטיים, במיוחד בתקופת בחירות, ואני חושב שהוועדה הזאת הוכיחה רצינות. גם כשהיו חילוקי דעות, והיו חילוקי דעות, אני לא מתכחש לזה, וזה בסדר, בסופו של דבר זה מפרה ומייצר פתרונות טובים יותר. אני באמת מעריך את חברי הוועדה והיושב-ראש לתרומתכם למהלך שלנו למלחמה בנגיף. לנושא הספציפי הזה כולנו מבינים שהוא נובע מדבר אחד מרכזי, החשש הגדול שתיכנס מוטציה או איזה וריאנט שיגיע למדינת ישראל, ולמעשה ישנה את המצב שהיום אנחנו נמצאים בו על ידי זה שהוא יפגע ביכולות המדהימות של החיסונים או במחלימים וייצר פה אירוע שאנחנו לא רוצים להיכנס אליו. זאת הסכנה הגדולה, ופה אנחנו משלמים מחירים קשים גם בחופש הפרט וגם בדברים אחרים, שהובילו בסופו של דבר גם לנושא של המלוניות. ובניגוד למדינות אחרות ששם אולי הציבור יותר מקפיד, פה היה מאוד קשה, ואתם ראיתם את זה בעצמכם. אני באמת מסכים עם מה שאמר היושב-ראש, עיקר הלחץ לשנות את מודל המלוניות הגיע מהוועדה, ואני גם מסכים איתו. בדיעבד אני חושב שזה היה נכון, ואנחנו משנים את זה. מה אנחנו משנים? מצד אחד ראינו שהבידוד הביתי לא אפקטיבי מספיק. אנשים יוצאים מהנחה שמערכת האכיפה, שהמשטרה במקרה הזה אמונה עליה, אולי מתוחה מאוד, עם המון אתגרים. לבוא ולבדוק בידוד ביתי של עשרות אלפי אנשים זה לא אפשרי. ומכיוון שאם אנחנו רוצים להתחיל לאפשר יציאה וכניסה מישראל במספרים יותר גדולים, אנחנו מגיעים למספרים האלה של עשרות אלפי אנשים שצריכים להיות בבידוד ביתי. למה החשיבות של הבידוד הביתי? הרי יש חשיבות מאוד גדולה לבדיקה לפני שעולים למטוס, וזה יישאר. כל מי שנוחת עושה בדיקה, זה גם יישאר. עדיין לפחות כ-50% מהמאומתים שמתגלים בקרב חוזרי חו"ל מתגלים לא בשתי הבדיקות האלה, אלא במהלך הבידוד בבדיקות בהמשך, לקראת יציאה מבידוד. ולכן כל האירוע של בידוד ביתי הוא סופר חשוב כי אחרת הוא משחרר אנשים החוצה שחזרו מחו"ל עם וריאנטים או מוטציות שאנחנו לא רוצים לראות. זו הנקודה המרכזית. אני אוסיף עוד נקודה. יש פה מחיר שמשרד הבריאות אולי משלם עליו אני קורא לזה "משלם עליו" כי מבחינתנו הפוקוס הוא כמובן בבריאות והנושא שאני מדבר עליו, שכאשר אני שולח מישהו לבידוד ביתי, גם אם יש לו איכון טכנולוגי שבזה עוסק החוק, צמיד או כלי אחר שיהיה, למעשה אני לא יודע לומר האם הוא מקפיד על הבידוד הביתי. יכול להיות שהוא מזמין חברים, יכול להיות שהוא עושה אירוע בבית, יכול להיות שהוא פוגש את האישה והילדים או את הבעל וההורים שנמצאים איתו,

על האירוע הזה, אני אומר לכם בצורה הכי ברורה: לא נוכל לשלוט. יש חשיבות להעביר מסר פה גם לציבור על הסכנה הגדולה, על החשיבות הגדולה של הבידוד הביתי, והאחריות האישית של כולנו, שנוסעים לחו"ל וחוזרים. מי שעושה את זה צריך להבין שכאשר הוא בבידוד באמת להיות בבידוד. הנושא של האיכון הוכח כגורם מאוד משמעותי. אני רוצה לומר לכם מה עשינו. יש שני סוגים של טכנולוגיה, חשוב שנדבר על זה. סוג אחד של טכנולוגיה שאנחנו מדברים עליה זה הצמיד. מה הצמיד נותן? הוא נותן איכון 24/7. יש טענה כאילו זה פוגע בפרטיות. זה לא פוגע בפרטיות, כי אתה אמור להיות בבית שאתה נמצא בו, אתה לא אמור להסתובב. זה האיכון המינימלי הנדרש בשביל לאשר בידוד ביתי.

יש כל מיני איכונים אחרים, שאולי במידה מסוימת דומים קצת למודל של הפיקוח של המשטרה כיום בפועל, שזה מודל שנקרא "פינגים" נגיעות אתה יכול לקבל שיחת טלפון אליך הביתה, ואתה צריך לענות ולהשמיע את קולך, אתה יכול לקבל שיחת טלפון ולעלות, שיראו את הפרצוף שלך, וכל מיני בדיקות נקודתיות כאלה, שאתה לא אמור לדעת מתי הן. דרך אגב, זה גם מודל ההסכמון של המשטרה, שאולי נדבר עליו בהמשך. כל הטכנולוגיות האלה הן בעדיפות נמוכה מבחינתנו משמעותית לעומת מודל ה-24/7 מכה סיבות: האחת, הרי לא תבדוק בערב, בלילה ובשעות קשות, אתה לא תבדוק בשבת, ואז אנשים, יכול להיות שבמקומות האלה ירגישו שהם חופשיים לעשות מה שהם רוצים ושלא מאכנים אותם. השנייה, גם אם אתה עושה איזה פינג, ולא עונים לך, אתה חושב שיש לך פה איזה הפרה, אז הבן אדם יגיד: ישנתי, לא שמתי לב. אפשר למצוא תירוצים, מאוד קשה להתמודד עם זה. לכן ברמת הנושא של האיכון הביתי יש שתי קטגוריות: קטגוריה אחת של פינגים וקטגוריה של איכון 24/7. אנחנו הולכים ל-24/7 כי בעינינו היא הטכנולוגיה היחידה שמאפשרת לפחות רמה מסוימת של ודאות שאכן מקפידים על נושא הבידוד הביתי. אנחנו כמובן חייבים לוודא שהפתרון שאנחנו מציעים הוא שומר שבת. אנחנו נמצאים שם אני חייב לומר את זה לכל חברי הוועדה אנחנו לא נקבל פתרון שהוא לא שומר שבת לחומרה, זה למען הסר ספק. עוד דבר שגם מאוד חשוב לומר, יש אנשים שיכולים להרגיש שהדבר הזה הוא פגיעה קשה מדי בזכויות שלהם. אנחנו לא מנהלים איתם ויכוח, אני לא מנסה לשכנע אותם ואני לא מכריח אותם. אותו אדם בכל עת ובכל תנאי, תהיה קיימת בפניו האופציה ללכת למלונית, ואז בסיטואציה הזאת הוא פשוט יוכל לבחור, להגיד: אני לא רוצה צמיד, אני רוצה למלונית, והוא הולך למלונית. בנוסף, גם תהיה ועדת חריגים של אותם אנשים, שמסיבות חריגות מאוד, הסיבות יהיו הרבה יותר חריגות מהיום כשזה רק מלונית, ואז יוכלו גם שם, אם יש אירועים כאלה, או ילדים לצורך העניין מתחת לגיל מסוים הם יהיו פטורים גם מזה וגם מזה. ברור שיש למקום הזה גם חריגים, אבל המסה הגדולה לדעתי תהיה תחת בידוד ביתי עם צמידים. ברמה האופרטיבית עשינו פיילוט תיכף אני אגיד כמה מילים על הפיילוט, כבר ראיתי שיש כל מיני כתבות מכאן ומשם בעניין הזה, אני תיכף אעדכן. אנחנו נערכים לרכש מהיר מאוד, הליך שמשרד הבריאות מרכז, הליך שעובר ועדת חריגים, כאשר הוא ייתן מענה לחודשיים-שלושה הקרובים. ובמקביל, יוצאים למכרז מסודר ומלא.

יש פה אירוע מקביל שהוא פחות חשוב לחקיקה, אבל אני בטוח שזה יעניין פה אנשים, אז אני כבר נותן התייחסות. זה כן מעניין לדעת, אם אנחנו מזרזים את החקיקה, וזה התפקיד שלנו, וזה גם נעשה, כמו שאמרתי, כבר ביום שני החוק ייכנס לתוקפו, שתיתן לנו גאנט של מספר מכשירים שכבר יהיו מוכנים מבצעית. אני אומר עוד פעם, שלושה חודשים למכרז המלא. ברור שצריך פתרון עד לשלושה החודשים האלה. אנחנו חיפשנו לראות איזה חברות יש במדינת ישראל שיודעות לתת פתרון מיידי. פתרון זה לא רק להגיד: אני יודע לייבא מתאילנד את הצמיד זה לא מעניין, כאלה אפשר להשיג אלא חברות שיודעות להגיד שיש להן פה מרכז פעיל ועובדות, שהן יודעות לעשות את זה, זה היכולות שלהן וזה מוכח. יש חברות כאלה שנבדקו, שעונות לקריטריונים. אותן חברות קיבלו זמנים מקוצרים, מחר הן נותנות את ההצעות שלהן. דרך אגב, יש חשיבות מאוד גדולה גם לסיום החקיקה בעניין הזה, כי יש פה השקעות כספיות, ואם הם לא רואים חקיקה, הם אומרים: אתם אפילו לא עושים חקיקה, למה שנלך ונשקיע וניכנס לאירוע?

הא בהא תליה, ויש כמובן כוונה שלנו להוביל את זה הכי מהר שאפשר. אני מניח שלשבוע הבא נוכל כבר לדבר על לפחות 5,000 צמידים ואולי יותר, בקצב של לפחות עוד 5,000 בכל שבוע. זה בגדול מה שאני מרגיש משתי החברות, ואני עוד לא יודע מי מהן תנצח ומה יהיה. האירוע ביניהן לא נכנס, אבל מדובר בכמות שעדיין לא נותנת מענה. אנחנו רוצים להגיע ל-30,000 צמידים כמענה לפחות ל-3,000 איש בעשרה ימים, ואז הצמידים חוזרים. ייקח לנו זמן לצבור את זה, אבל אנחנו לפחות מתחילים עם מספרים שיהיו משמעותיים. אמרתי, בלי חקיקה כל הדבר הזה לא יכול לזוז. זו החשיבות לחקיקה המהירה. אני רוצה לתת לכם כמה מילים על הפיילוט. אני אקרא לכם ממייל שקיבלתי הבוקר, מה היה במשך הפיילוט עד עכשיו: הפיילוט התבצע על שתי טיסות נכנסות ב-1 במרץ וב-2 במרץ. סך הכול חולקו 79 צמידים. זמן ההתקנה השתפר מהטיסה הראשונה לשנייה. יותר מתקינים ויותר עמדות רישום. הפרות אחת ביום הראשון, נשלחו - - - לשלושה בתים בשל חוסר תקשורת עם המבודד, מסתבר שלא הייתה קליטה בשני בתים ובאחד שכחו להטעין טלפון. כמו כן התקבלו - - - שומעים אותך קצת מקוטע. יש פה גם נציגים שלכם

בוועדה, השאלה אם אתה רוצה שהדוח הזה, שהוא דוח שמנתח את הפעילות של הפיילוט האם אתה רוצה שזה יוצג כאן? הם יציגו, בסדר. אני אגיד קודם כול מה היו שני הדברים בפיילוט: האחד, יש ביקוש ואנשים מעדיפים את זה בצורה משמעותית על מלונית. אני אומר את זה חד-משמעית. ראינו את זה בצורה מובהקת.

בסך הכול המעטפת עובדת, יש תשתית טובה. יש טיפולים בנקודות שעלו בפיילוט ויטופלו, אבל כמנגנון שיכול לעבוד ולנהל בצורה ממוכנת אלפים רבים של אנשים, בהחלט אפשר ללכת לכיוון הזה, ואני חושב שזה הדבר המרכזי בחקיקה הזאת. צריך להבין, הביקורת של המשטרה, כמה שהם יעבדו קשה במספרים האלה, זה אתגר מאוד מאוד גדול. זה כמו שתגיד למשטרה שבלי מצלמות בכבישים היא צריכה לדאוג שאף אחד לא עובר על המהירות. אם הם יעברו מהירות, נכנסת מוטציה, שנבין. את הדבר הזה אני חושב שאפשר בהחלט לייצר דרך המערכת הזאת, שהיא מביאה הרבה מאוד יתרונות. נושא הרף הראייתי

שהדבר הזה יעבוד אוטומטית. זאת אומרת, כאשר מתקבלת עבירה, כמו בדוח של מצלמת תנועה, יקבלו דוח. אמרו לי, בצדק: תשמע, גם במצלמות התנועה יש בעיות, לא תמיד זה מדויק, היו מקרים שדוחות בוטלו. אמרתי: בסדר, אין בעיה. זה הכיוון לשם אנחנו הולכים. לשלוח שוטר לכל מקום שיש עבירה, ברור לכם שזה אירוע בלתי אפשרי ולא רציני, ולכן המשימה שלנו היא להראות את הרף הראייתי, להגיע למצב שהמערכת הזאת, אחרי שנקים אותה ואחרי שייבחר הזכיין, תעבור את הדבר הזה. בתקופת הביניים דוחות יינתנו רק על ידי וידוא של המשטרה באירוע הזה. דרך אגב, עוד סנקציה שאפשר, אם מישהו נתפס, הבידוד הביתי שלו מופסק והוא הולך למלונית. אם אנחנו חושבים שהוא מפר בידוד ביתי ולא ניתן לסמוך על זה, זה בהחלט יכול להישקל כסנקציה אני רואה את זה כסנקציה, אני חושב שרוב האנשים רואים את זה כסנקציה ולהכניס שברגע שיוכח רף ראייתי, זה יעבוד באופן אוטומטי. זה סופר חשוב כדי שהמערכת הזאת לא תהיה ישראבלוף.

נושא שני עכשיו אני אומר משהו סובייקטיבי אישי, זה אפילו לא משהו שנכנס בחקיקה והוא שאלה אולי קצת פילוסופית, אני מקווה שאני לא מעורר פה מהומות, אבל אני חייב לומר דבר כזה: מדינת ישראל עד היום הוציאה יותר מחצי מיליארד שקלים על מלונות למבודדים. חלק מהמבודדים אלה אנשים שנחשפו בישראל ואנחנו מטילים עליהם חובת בידוד. במקרה הזה אני חושב שבצדק מדינת ישראל מממנת את הבידוד. זו הדרישה שלנו מאזרח שנחשף, לא תמיד הוא יכול. פה יש לנו אירוע של אזרח שבוחר לנסוע לחו"ל, נוסע לחו"ל, חלק מעלות הנסיעה שלו זה עלות הצימוד הזה או המלונית, ואני שואל את עצמי, מדוע מדינת ישראל צריכה לשאת בעלות הזאת. וכשאני אומר "מדינת ישראל", הלוואי והיה לנו כסף של כולם לעשות הכול, אבל בסוף זה אומר שאותם אנשים שלא נוסעים לחו"ל, שאולי דווקא יכולת ההכנסה שלהם והפרנסה שלהם יותר נמוכה, הם שותפים בצורה כזאת או אחרת דרך תקציב המדינה למממן את אותה עלות של אותם אנשים שנוסעים לחו"ל וצריכים לחזור לבידוד. יש פה אירוע אחר בעיניי, שהוא בחירה של אנשים ללכת לאירוע של נסיעה לחו"ל, ומנגד חובת הבידוד. לדעתי אם המדינה מחליטה לחייב את כל האירוע, ברור שלא הגיוני שמלונית המדינה תשלם ועל האיכון לא או ההפך, לכן צריך להיות אירוע שהמדינה למשל אומרת: אתה משלם על הצמיד, עלויות הצמיד עליך, הן לא גבוהות דרך אגב, אבל חשוב שיהיו, ואם אתה לוקח מלונית, לפחות תשלם את אותן עלויות, את ההפרש המדינה תשלם, זה גם בסדר, אבל בתפיסה אני חושב שהעלות הזאת צריכה להיות מושתת על אותו אחד שבחר לנסוע לחו"ל. הוא צריך לדעת שהוא חוזר לבידוד וזה עליו.

לא דנו על זה. אני מעלה את הנושא הזה לוועדה לשיקולכם.

סיימתי, אני מתנצל, יעקב, אני ממש חייב לסיים. מזל טוב עם הילד. אתה יכול לספר לאנשים, אתה בדרך לסיום קורס טיס. לא סיום. יום הורים. סליחה, יום הורים, אז יהיה גם סיום.

הבן הולך בדרכי אביו, וזה הדבר הכי טוב שיכול לקרות.

ובשאר הדברים נעבוד מול צוות המשרד כמובן. חברים יקרים, אם ככה, בואו נתחיל לעבוד. צריכים להשלים על הפיילוט. ברור. חברים, אני לא רוצה לעשות דיון פילוסופי סתם, אלא אם כן יש לכם הרבה זמן, כי אני עד שבת יכול לעבוד, אין לי בעיה, ואתם יודעים שאני יודע לעשות את זה, אבל אני כן רוצה דיון ענייני על מה שצריך, שזה יהיה פרקטי. כמובן הפיילוט, כמו שאמר היועץ המשפטי, הוא קריטי כדי לדעת על מה אנחנו הולכים לחוקק וכו'. ולכן אני מציע, בואו נתחיל את העבודה. מי מציג את הדברים? בבקשה, משרד המשפטים הוא המוביל?

אנחנו נתייחס בהמשך. בבקשה. אני משנה ליועץ המשפטי של משרד הבריאות. אני לא אחזור על הדברים הכלליים לגבי הצעת החוק, גם מכיוון שסגן השר הסביר בצורה מאוד יפה מה אנחנו מבקשים וגם מכיוון שכבודו אמר שנתקדם במהירות. אני רק אציג בכמה מילים את הקונספט של הצעת החוק. אנחנו מדברים על הצעת חוק שמטרתה ליצור סמכות לממשלה לקבוע בהכרזה, בדומה למה שהיה ביחס למלוניות, שכל מי שנכנס לישראל בתקופה שההכרזה בתוקף יכול ללכת לבידוד ביתי עם אמצעי פיקוח טכנולוגי, כשכרגע אנחנו מדברים בעיקר על צמידים אלקטרוניים, אבל ייתכנו גם פתרונות נוספים, כולל ההסכמון של המשטרה שהוזכר, ואולי בהמשך יהיו פתרונות נוספים שיציעו לנו חברות שונות. החקיקה נותנת אפשרות גם אם מחר ימצאו סוג אחר של פתרון? החוק מגדיר אנחנו תיכף נראה, זה הסעיף הראשון הגדרה של מהו אמצעי פיקוח טכנולוגי, והיא הגדרה רחבה, שיש לה מאפיין של ניטור מקום ההימצאות של האדם והטכנולוגיה צריכה להיות מאושרת על ידי שר הבריאות. התפיסה היא כאמור הכרזה לתקופה מוגבלת, שבמהלכה ברירת המחדל היא שהנכנסים הולכים הביתה עם אמצעי פיקוח טכנולוגי. לשם כך הם צריכים בכל זאת לעמוד במספר תנאים. הראשונים הם התנאים שחלים כיום על כל מי שממילא נכנס לישראל והולך לבידוד בבית, שיש לו איפה לעשות את הבידוד בבית בצורה נאותה, יש לו מקום מתאים וכו'. הוא צריך לקיים את חובת הדיווח על בידוד,

שקבועה בחקיקה אחרת, מתחייב להגיע למקום הבידוד שלא בתחבורה ציבורית, גם זה לפי הוראות פקודת בריאות העם, ומבצע בדיקת קורונה לאחר הכניסה לישראל. זו לא הבדיקה שהוא עושה 72 שעות לפני הטיסה, אלא בדיקה שהוא עושה כשהוא מגיע לארץ. אנחנו לא מחכים לקבל את התוצאה, אבל בוודאי שאם מישהו יימצא מאומת, יש כבר סמכויות אחרות, שהן לא בחוק הזה, לגבי מתן הוראות איך מטפלים. בנוסף עוד שלושה תנאים שהם רלוונטיים ספציפית לאמצעי פיקוח טכנולוגי. האחד זה הצהרה של הנכנס, שלפי המגבלות שהוסברו לו, יש אפשרות שיהיה עליו פיקוח טכנולוגי בבית.

התנאי הזה הוא בעיקר קיומה של קליטה סלולרית בבית,

שיוכל להיות מעקב עם האמצעים שאנחנו מתכננים כרגע. הוא צריך להסכים לזה. ברור לנו שיהיו אנשים שלא יסכימו, ואז החלופה עבורם היא שהם ילכו למלונית. הוא יקבל הסברים על כך, כולל עלון בכתב שמסביר את המכשיר שהוא קיבל, אם זה מכשיר. ובנוסף, אם הוא קיבל מכשיר, אלה מכשירים בעלי עלות משמעותית, שאנחנו רוצים למנוע שיחבלו בהם, ורוצים להבטיח שהם יחזרו אל החברה בתום השימוש, כדי שאפשר יהיה גם לעשות שימוש חוזר. כפי שסגן השר אמר יש מספר מוגבל, ולכן צריך לעשות בהם שימוש חוזר, ולכן הנכנס גם יצטרך לחתום על שטר חוב לטובת המדינה בגובה המרבי של עלות הערכה שהוא קיבל, כשלא יורד ממנו שום תשלום עד שהוא לא מתחמק מלהחזיר את הציוד.

בסוף הוא לא מוציא כסף מכיסו כפיקדון, אבל הוא חותם על שטר חוב שימומש אם הוא לא יחזיר את הציוד או יחבל בו בצורה שהורסת אותו. מי שלא יכול לעמוד בתנאים האלה, ברירת החלופה לפיקוח הטכנולוגי היא הליכה למלונית, כאשר עדיין אנחנו משמרים את האפשרות למנגנון של פטורים. קשה לנו מאוד לדמיין סיטואציות שמישהו לא יכול להיות עם צמיד או אמצעי פיקוח טכנולוגי בכלל, אבל יש פתח גם לזה. אם יש מישהו שלא יכול להיות עם אמצעי פיקוח טכנולוגי, ומאיזה סיבה גם לא יכול להיות במלונית, משמרים את המנגנון של בקשת הפטור שקיימת. השאלה שלי היא כללית, אנחנו נגיע לזה כמובן כשנהיה בנוסח. השאלה הכללית שלי היא, קודם כול, יש הרי אנשים שאוטומטית הם פטורים מזה, בלי מנגנון של החרגה. זה נכים, אנשים עם מוגבלות - - - לא. שפטורים מהמלוניות. טעיתי. אם כך, האם החובה היא על כולם, ואז יהיה מנגנון שבודק בקשות מיוחדות לאדם עם נכות מסוימת, שזה ממש יכול לגרום לו לסבל או לבעיה? הרי אנשים שפטורים ממלוניות זה גם נשים בהיריון, שאין להן שום בעיה עם צמיד. זה לא אותם הפטורים

השאלה מה ברירת המחדל. הוועדה היא ועדה הומניטרית כביכול על זה? כפי שאמרתי, ברירת המחדל היא שכולם הולכים הביתה עם פיקוח טכנולוגי. החריגים היחידים מזה, שהחרגנו מראש, זה מתחת לגיל 14 ואנשים שיש להם אפוטרופוס ממונה, מי שמונה לו אפוטרופוס. וכל השאר ועדה. כל השאר ילכו למלונית או יבקשו פטור ממלונית ויצטרכו לעמוד - - - אלה שאנחנו יודעים שהם לא ילכו למלונית, כי גם אם היו רק מלוניות הם לא היו הולכים למלונית, כי פטרנו אותם. אותם אלה שהיו פטורים ממלונית, כגון אנשים מבוגרים מעל 60 או 70 - - - אם אין סיבה מיוחדת לפטור אותם מהצמיד, הם ילכו הביתה עם צמיד. להם תהיה פריבילגיה יותר מאדם רגיל שאומר שהוא לא רוצה צמיד? לא, חוץ מאנשים עם אפוטרופוס ואנשים מתחת לגיל 14. לפי מה נקבע הרף של גיל 14? הרף של גיל 14 נקבע בהערכה של גיל שבו אנחנו כבר רואים נוער שמסתובב לבד ויכולת ההשגחה של ההורים עליהם היא קטנה. רק מגיל 14? הינה דוגמה עכשיו לדיון פילוסופי, כי פה עכשיו כל מספר זוכה. אם אתה אומר שיש סיכון מאוד חמור של וריאנטים וגם ילדים חוזרים איתם, והם מסתובבים, צריך להבין לפי מה קבעו את הגיל.

את צודקת מאה אחוז, אבל לדעתי לא נגיע לשום מקום,

כל מספר זוכה. אפשר היה לדבר על גיל 12, שהוא ממילא גיל האחריות הפלילית - - התחלנו. - - אבל אני חושבת שגיל 14 הוא - - - יש לי ילד שהיום הוא כבר לא בגיל הזה, אבל כשהוא היה בן תשע,

- - - - - - אם אתה בבידוד, אתה באמת לא יכול להטיל עליו - - - סתם כקוריוז, לא קשור לוועדה. כשהייתי ראש עיר בבני ברק, וקידמנו קמפיין גדול מאוד בנושא של בטיחות בדרכים. וכמו כל דבר, ואתם כבר מכירים את האג'נדה שלי גם פה, גם בחקיקה אחרת וגם בקורונה ודברים אחרים, ההסברה צריכה להיות הסברה ייעודית לכל מגזר ומגזר בדרך שלו. אני זוכר שאמרתי אז לראשי הרלב"ד אחר כך, כשבאתי לכנסת, כבר הייתי יותר מעורב איתם כיושב-ראש ועדת המשנה לתאונות דרכים, אבל כשהייתי ראש עיר היה אז קמפיין, אתם זוכרים? ילד בן תשע לא חוצה אמרתי להם: חבר'ה, בבני ברק ילד בן תשע חוצה עם תשעה אחים ואחיות. זה אפרופו העניין, יש ילדים עצמאיים. תמי צודקת אם אנחנו הולכים לכיוון הזה. הרי מי ילך לעשות את הקניות כשההורים עם הצמיד בבית בבידוד ולא יכולים לצאת מהבית? הם ישלחו את הילדים בני 12 לעשות את הקניות. יגידו לו: חמודי, אתה בלי צמיד, אכלת אותה... מי שבלי צמיד מוריד את הזבל, מי שבלי צמיד הולך לסופר. זה דרך לחנך את הילדים לעצמאות,

הפטור מהצמיד הוא לא פטור מחובת הבידוד. ברור, אבל באים לייצר פתרון שהוא כן קולקטיבי. אני מודיע כבר עכשיו מראש: לא נגיע

השאלה, למה 14? אם יש למישהו הצעה, אני מוכן גם 13 לבנים ו-12 לבנות בגלל הבר מצוה והבת מצוה. בינתיים יש גם את המנגנון של החריגים, אבל הוא הרבה יותר מצומצם ביחס לצמידים מבחינת העילות, כי אין סיבה שאדם בן 70, שפטרנו אותו ממלונית, לא יוכל ללכת הביתה עם צמיד. אין בזה היגיון וזה לא מוצדק. מאחר שהפיקוח על הבידוד זה הפעלה של סמכות שלטונית, וזה לא דבר שגרתי שזה נעשה על ידי גורם כמו חברה פרטית, אנחנו קובעים בהצעת החוק סמכות של המדינה להתקשר עם חברה מפעילה לצורך הצדדים הטכניים בלבד של האירוע הזה.

התפקיד של החברה הוא רק תפקיד מסייע לממשלה באספקה של הצמידים, בבדיקה של התקינות שלהם, במתן שירות של המוקד שמפקח מעשית, מקבל את החיוויים על התרחקות מטווח ועל חבלה בצמיד או שיבושים אחרים שקורים. החברה הזאת לא מפעילה שום סמכות

לא שולחת פקחים לבדוק איפה אתה נמצא.

מדברת עם מי שהתקבלה לגביו איזו התראה שהוא התרחק מהטווח, קודם כול שיחת טלפון. יהיה נוהל מפורט, ואנחנו בשלבים מתקדמים של ההשלמה שלו לגבי מה קבלת ההחלטות של המוקד הוא צריך להתקשר,

מה הוא עושה עם תשובות שונות, מתי הוא מדווח למשטרה, מתי הוא מודיע למשרד הבריאות, מתי הוא שולח טכנאי לתקן תיקון. למשל מישהו שפנה, כשעשינו את הפיילוט, ואפשר יהיה תיכף להציג את התוצאות שלו היה מישהו שטען שבטלפון שלו המסך לא עובד, שלחו טכנאי, החליפו את המסך או החליפו את המכשיר. בעיות של קליטה סלולרית בבית, לפעמים פתירות בהחלפת הרשת שאליה מתחבר המכשיר, כל תקלה אחרת אפשר לשלוח נציג, הוא יתקן את התקלה או יחליף את הציוד התקול, אבל הוא לא בא לבדוק שהמבודד בבית, זה לא תפקיד החברה, זה תפקיד המשטרה והפקחים שעובדים איתם. אנחנו מאוד מקפידים, גם בהצעת החוק, לכתוב במפורש שהחברה לא מפעילה שיקול דעת פיקוחי ושלטוני, שההוראות שהיא פועלת לפיהן הן הוראות שיקבל משרד הבריאות באישור של היועץ המשפטי לממשלה. יש גם מנגנון לגבי מי שצריך לצאת מהבידוד ביציאה מאושרת. זה יכול להיות כי הוא צריך ללכת לעשות בדיקת קורונה או שהוא קיבל אישור מהמוקד שלנו לפי ההוראות של חובת הבידוד, למשל לצאת להלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. יש תיאום בין המוקד שלנו לבין החברה, לדעת לפתוח לו חלון זמן ליציאה מאושרת, ואז המבודד יכול לצאת, והחברה רק משגיחה שהוא לא יצא לפני הזמן שאושר לו ולא חזר אחרי הזמן שאושר לו, ורק אומרים לאיזה כתובת הוא אמור להגיע, כדי שהחברה תדע שהוא לא הלך למקורות אחרים. אנחנו נראה אחר כך איך זה מנוסח בסעיף, אבל האמירה היא שהחברה מקבלת את כתובת היעד ולא את סיבת היציאה. למשל אם מותר לי לצאת עכשיו לרופא, לא יגידו לאיזה רופא, אלא רק הכתובת של המקום שאליו אני אמורה להגיע. יש הוראות בחוק לגבי בקרה ופיקוח על החברה ועל התקינות של ההפעלה של האמצעי על ידה, ומוקד משרד הבריאות שמטפל בכל פניות הציבור יעסוק גם בחלק מהנושא הזה. כן נאמר במאמר מוסגר שבעולם עם הרבה יותר זמן להתארגן, בעולם אידיאלי, יכול להיות שזה מנגנון שהיה צריך להיות מופעל על ידי גורם ממשלתי אחר, אבל כמשרד הבריאות, מאחר שזה חשוב לנו, לקחנו את זה על עצמנו. זו אחת הבעיות שמלוות אותנו, לא בגלל שמשרד הבריאות לא טוב,

משרד הבריאות עם כל הכבוד הוא משרד עם מומחיות מסוימת ובדברים מסוימים, וצריך היה פה לדעתי לא רק בעניין הזה אגב, גם בעניינים אחרים, גם בתו הירוק, שצרחתי ככרוכיה כאן בוועדה כמה חודשים צריך לעשות את זה יותר מקצועי. זה משהו שהוא לא קשור למשרד הבריאות, במשרד הבריאות צריכות להיות חוות דעת נכונות, הנחיות נכונות, הסתכלות כוללת מה המדינה צריכה לעשות, אבל ביצוע? למה זה משרד הבריאות? ממתי משרד הבריאות יורד לשטח ומתקין אזיקונים או מייצר כרטיסים מגנטיים. זה כבר שינוי מבני, וזו מכת ממשלה.

לפעמים זה גם ברשויות מקומיות. אם יש ראש עיר טוב, הוא יודע לקחת את הסמכויות ולרוץ עם זה. נושא החיסונים היה דווקא אחת הדוגמאות שברגע שלוקחים משהו בטיפול אישי ישיר של ראש המערכת, פתרנו את זה בצורה טובה, ולצערי הרב דברים אחרים הולכים יותר לאט, כי קשה במדינה להזיז דברים. לקחתם על עצמכם לקחתם על עצמכם.

עוד בהצעת החוק יש פירוט שכל עובד של החברה שעוסק בנושא הזה וניגש למידע על אנשים, מדבר איתם בטלפון וכו', יקבל הסמכה מפורשת אחרי שנבדוק את התנאים שאנחנו מציעים לקבוע בחוק, שהוא תושב ישראל, שהוא לא הורשע בעבירה רלוונטית שיכולה להשפיע על היכולת שלו לבצע תפקיד כזה,

נמצא באופן קבוע או תדיר במצב של ניגוד עניינים כלשהו בהקשר הזה. בזה תהיה הסמכה אישית לכל אחד מהחברה, בנוסף להוראות כלליות על סודיות שחלות על המידע שנאסף בהקשר הזה, הוראות על אבטחת מידע, על שמירת המידע, על דרך ההעברה של המידע בין החברה למשטרה, למשרד הבריאות, ובין משרד הבריאות לחברה וכו', והוראות לגבי האבטחה שלו והמחיקה שלו בסוף השימוש בכלי הזה, כולל הסמכה לעניין עיון במידע, שאנחנו נתייחס אליה בהמשך. אני כן רוצה לשוב ולהתייחס לנושא של שטר חוב לגבי הערכה. יש בחוק, בסופו, הצעה של מנגנון של מימוש שטר החוב במקרים של אי-החזרה ובמקרים של גרימת נזק. זה לא ברמה של נתתי צ'ק ביטחון לבעל הבית, הוא הולך לבנק ומפקיד אותו, אלא נדרשת החלטה מינהלית של גורם במשרד הבריאות שאכן לא הוחזר הציוד או נגרם לו נזק. עוד פעם משרד הבריאות? בעולמנו אנחנו חיים. אם היא הייתה פוקעת אחרי המנגנון שנקבע בחוק - - - אי-אפשר היה לעשות חיבור עם משרד המדע והטכנולוגיה לדברים האלה? כמובן הגבייה עצמה תהיה ברשות האכיפה והגבייה, מימוש של שטר החוב. בנוסף, מי שייתפס במהלך הבידוד, שהוא הפר את הבידוד עם הפיקוח הטכנולוגי, או גרם לשיבוש בפעילות של אמצעי הפיקוח, כרגע בהצעת החוק יש אפשרות למשרד הבריאות להורות להחזיר אותו למלונית, מאחר שראינו שאי-אפשר לסמוך עליו שיהיה בבית בפיקוח טכנולוגי, או כי אי-אפשר לסמוך עליו כי הוא הפר, או כי מאיזו סיבה, גם אובייקטיבית, אולי פשוט זה לא עובד, הוא חשב שיש לו קליטה,

ולא מצליחים לפתור את העניין הזה, ואין עליו פיקוח טכנולוגי יש סמכות להעביר אותו למלונית. הנקודה הזאת היא קצת עדיין בדיון. סגן השר אמר, ואני מסכימה, זה אמצעי חשוב להרתיע אנשים, כי אני חושבת שאנשים לא אוהבים להיות במלוניות מכל מיני סיבות שאפשר להבין. אנחנו יודעים שזה אירוע מורכב לקחת אדם מהבית ולהעביר אותו למלונית אם הוא לא מוכן,

אולי אם את יכולה רק להרחיב בנושא הזה של אותם מקרים שבהם אדם צריך לצאת מביתו, אם זה טיפול רפואי נחוץ. האם המנגנון הזה עובד בצורה פשוטה או שהוא יתחיל לחפש את האישורים האלה, ועד שהוא יקבל את האישור, הוא לא יפסיד את התור לרופא, אלא אולי לרופא כבר לא יהיה מה לעשות?

קודם כול - - - שאלה נוספת, ברשותך, זה הנושא של היציאה ביום הבחירות למשל. או-טו-טו החוק ייכנס, בשבוע הבא, ואז אותם אנשים שיהיו בנגלה הראשונה. איך זה עובד? יש לו היתר יום שלם להסתובב בחוץ או מגבילים אותו לשעה, לחצי שעה? כמה מילים בעניין הזה, כי זה יהיה נושא שוודאי נגיע אליו. כמו שתיארתי קצת קודם, יש מנגנון מול החברה של אישור ליציאה ממושכת. הכללים לגבי מי מאשר את היציאה הם כללים שכבר קיימים היום לגבי כל מי שנמצא בבידוד. לחלק מהדברים אדם יכול לצאת גם בלי אישור מוקדם. כאן כן תהיה תוספת מסוימת של נטל עליו להתקשר לחברה ולהגיד: אני יוצא לבדיקת קורונה למשל, שזה לא דבר שצריך אישור מראש של המוקד, או אני יוצא לטיפול רפואי דחוף זה הוא צריך להגיד, כי זה גם לא דורש אישור של המוקד, הכוונה של משרד הבריאות ופה יהיה צורך רק בתיאום הזה ולהודיע שהוא יוצא. למשל לגבי בדיקת קורונה - - - להודיע למי? איך הוא יודע למי להודיע? למוקד של החברה. הציוד כרגע שאנחנו מדברים עליו היום - - - לא צריך לשלוח איזה מסמך כדי לאמת את זה?

זה לא מול משרד הבריאות? יש יציאות שמותר לצאת, למשל לבדיקת קורונה, למשל לצורך רפואי דחוף. היום אדם שמבודד, הוא עושה את הבידוד כמו שצריך, בלי אזיקון, בלי שום דבר, האיש יקה כמו שצריך. אם הוא יוצא לבדיקת קורונה,

הוא לא צריך להודיע קודם. עכשיו הוא יצטרך להודיע למוקד של החברה, כדי שידעו לפתוח לו חלון יציאה. כדי שלא יצפצף?

ופה אנחנו ננחה את החברה למשל, שמישהו שמבקש לצאת לבדיקת קורונה לא יותר מפעמיים במהלך הבידוד. אם מאיזה סיבה הוא צריך לצאת יותר, שיפנה למוקד משרד הבריאות. אבל יש יציאות שמצריכות אישור מנהל, שזה במוקד משרד הבריאות שלנו. למשל דיברתי קודם על הלוויה של קרוב משפחה מדרגה ראשונה. דבר מהסוג הזה מצריך אישור מראש, והמוקד שלנו, של משרד הבריאות, ייתן למבודד את האישור הזה ויעדכן את החברה מתי הוא יכול לצאת ולאיזה כתובת - - שם אמרנו דווקא שתהיה שמירה על פרטיותו. - - תוך שמירה על פרטיותו. רק נותנים את כתובת היעד שלו, כדי שאפשר יהיה לדעת שהוא לא הלך בהזדמנות זו לטייל, אבל לא אומרים את המטרה של היציאה. לא יפגעו בפרטיותו מעבר למה שאין ברירה לעשות. לא יאמרו שהוא הולך עכשיו להלוויה למשל, אבל כן תהיה הכתובת. בהלוויה אולי קל לדעת לפי הכתובת לאן אתה הולך. איזה רופא או משהו כזה. איזה סוג של רופא או אם יש סיבה מוצדקת אחרת זה לא עניינם של - - - על זה קיבלנו תשובה. מה לגבי הבחירות? לגבי הבחירות אני מודה שעוד לא חשבנו עד הסוף איך זה יעבוד. יכול להיות בהחלט - - - איך זה יעבוד קודם כול אצל מבודדים בלי צמיד? זה תחום שאני פחות עוסקת בו, אז אני לא יודעת לומר לך לגבי מבודדים עם צמיד, האם תהיה אמירה שאפשר לצאת. מ-07:00 בבוקר עד 22:00 כל אחד שנתפס בחוץ הוא מצביע, למרות שיכול להיות שהוא כבר הצביע בבוקר.

אני לא יודעת איך זה יעבוד. צריכה להיות אקוויוולנטיות.

אני לא בקיאה בפרטים לגבי מה הולך להיות ביום הבחירות לגבי כלל המבודדים, אני מניחה שכלל מאוד דומה. מה שייקבע יחול גם על המבודדים באמצעים טכנולוגיים. יהיו קלפיות למבודדים? יהיו קלפיות למבודדים - - - בואו לא ניכנס לזה, יש לזה הסדרים,

זה לא קשור - - - נכון, אבל אם תצא הודעה, אנשים לא ירצו לבוא. זה יכול לדכא הצבעה. הפוך. אנחנו מדברים על זה שביום הבחירות אין הגבלה. אלא אם כן יודעים שהם הולכים למקום ייעודי. אדם הולך לקלפי, הוא לא רוצה להיות חסום. כשהוא הולך לקלפי. אדם בריא, רגיל. את אומרת שזה יכול להפחיד אחרים. לפי התשדירים בטלוויזיה אני מבינה שיהיו קלפיות ייעודיות למבודדים. כן, דיברנו על זה גם בוועדה. יהיו קלפיות לחולים ולמבודדים. זה גם נקבע בחקיקה. זה צריך להיות בנפרד ובאישור. בעיקרון צריכה להיות קלפי אחת לפחות למבודדים, אחת לחולים. יש הסדרה של הדברים

שוב, מה שיחול לגבי כלל האוכלוסייה של המבודדים, אני מעריכה שאותו דבר יחול גם לגבי המבודדים בפיקוח טכנולוגי. אולי ההבדל הקטן הנוסף, שהם יצטרכו להודיע למוקד של החברה שהם יוצאים להצביע. ברור שזה לא יהפוך ליום חופש רשמי מהצמיד. מבחינה מסוימת זה כאילו מרע את מצבם היום, אבל זה לא מרע, בגלל שאם אנחנו מתייחסים לברירת המחדל ההפוכה שלהם, שזה מלונית, וגם שם ודאי אף אחד לא ייקח אותם לטיול של 12 שעות, לוקחים אותם להצביע ולחזור, או שהיו מביאים להם קלפי אפילו למלונית. אני לא רוצה לקטוע אותך אם את עדיין לא סיימת את ההסבר. עולה פה שאלה שהייתי שמח אם היית מתייחסת. השאלה העקרונית שעומדת ביסוד האיזון הזה פה, היא מתחדדת סביב הדברים האלה. ברור שיש פה פגיעה מסוימת בפרטיות. אתה מדבר כללית על הצעת החוק. אני תיכף אבקש ממשרד המשפטים גם את ההתייחסות שלהם כמובן. אני כבר אפתח בדבר הזה, כי זה עולה סביב הדברים האלה. ברור שיש פה פגיעה מסוימת בפרטיות, אבל היא באמת מוגבלת, כי אתה אמור להיות במקום הבידוד בעיקרון, ויש גם פגיעה, אולי יותר משמעותית באוטונומיה של בן אדם, בן אדם נורמטיבי, שפתאום המדינה מצמידה לו מכשיר מעקב ליד שלו. במצב שהוא לא מצב של קורונה, הרי לא היינו מעלים דבר כזה על דעתנו בכלל, כי זה דבר שהוא באמת מאוד חריג. תגיד לי, את המסכה העלית על דעתך, שנסתובב ככה?

בנסיבות האלה הפגיעה הזאת בפרטיות, ועוד יותר מכך באוטונומיה של אדם, באיזה מידה אתם חושבים באיזונים שהיא מגשימה את התכלית, היא יעילה בהבטחת בידוד ביתי אפקטיבי ומניעת כניסה של וריאנטים? מלוניות זה יותר פוגעני, כי יש פה שלילת חירות הרבה יותר משמעותית, וזה נכון שפה זה אמצעי פחות פוגעני ממלונית בעיקרון, ובאמת נותנים לאדם את הבחירה בכל מקרה. מצד שני, מלונית זה גם הרבה יותר אפקטיבי. במלונית אתה מונע מהבן אדם לעשות חגיגה בבית,

להזמין חברים, להזמין בני משפחה ולהפר את זה. הוא נשאר בבית, הצמיד לא יצפצף, אבל הוא יחשוף הרבה מאוד אנשים. אז השאלה באיזון הזה איך אתם רואים את הפגיעה בפרטיות ועוד יותר באוטונומיה מול היתרון המוגבל יותר שיש באכיפת בידוד בית אל מול מלונית.

כשאנחנו מדברים על אוכלוסייה שאתם מגדירים כאוכלוסייה שאנחנו רוצים להקפיד מאוד שהיא תשמור על הבידוד, בגלל החשש מהכנסת וריאנטים, אוכלוסייה שהיא ככה בפוקוס מאוד גדול מבחינתכם. קודם כול, בהחלט אין ספק שמדובר בפגיעה בפרטיות ופגיעה בזכויות שהן מעט נוספות על עצם זה שאתה חייב להיות בבידוד. אדם חייב להיות בבידוד וחייב להיות בבית. זאת החובה החוקית המוטלת עליו. ברור לנו שבסוף האחריות האישית היא קריטית לכל נושא המלחמה בקורונה, והיא נכנסת גם פה. המלוניות הן אמצעי אכן תיאורטי הרבה יותר אפקטיבי, אבל מעשית ראינו שבסופו של דבר אחרי ההכרח שנוצר לייצר קריטריונים לחריגים וההתנהלות של הציבור בישראל ביחס לבקשות החריגים, כולל בקשות שאנחנו חוששים בעדינות שהן לא לגמרי אמינות, אבל אין לנו שום יכולת לבדוק, נוצר מצב שהרבה פחות אנשים ממה שהיו צריכים היו במלוניות.

אם אני מצליחה להגיע לאפשרות אכיפת בידוד גבוהה יותר אפילו מ-30% על מי שנמצא בבית בפיקוח טכנולוגי כבר עשיתי משהו יותר טוב לבריאות הציבור מאשר המלוניות, כי בסוף הגעתי למצב שבמלוניות היו לי בערך, זה לא מספר מדויק לאורך כל התקופה, אבל בערך 30% מהנכנסים לישראל. יש בצמיד או באמצעי פיקוח טכנולוגי ערך גם פסיכולוגי, אני בטוחה,

מבין שהוא מפוקח,

מניע אותו יותר להקפיד על הכללים. ראינו בפיילוט אולי אנשים שניסו לראות איפה הגבול, הבינו איפה הגבול, חזרו למוטב הכול טוב. כן הייתי רוצה,

לתת לד"ר רועי סינגר, שנמצא איתנו בזום, להסביר את הסכנה, אם זה נדרש, את הצד של מדוע האמצעים המיוחדים האלה יותר נדרשים, מה הסיכונים בנכנסים - - - בגלל הווריאנטים? השתכנענו. לא רק השתכנענו, אנחנו כבר יכולים לתת הרצאה בעצמנו בזה. בואו לא נשכח דבר אחד, למרות שמשפטנים אוהבים מה שנקרא "לפתוח מחדש ולחזור חזרה על אותן מסקנות" - - - לא.

אם הוועדה שוכנעה - - - אני רוצה לומר דבר אחד. אני לא יודע איך לבטא את זה בדרך משפטית, אני יודע פרקטיקה. זו האוניברסיטה שאני למדתי ועוד לא סיימתי את הלימודים. אני יודע דבר אחד, תהלה, ואני בטוח שתסכימי איתי בעניין הזה.

הוועדה הזאת, אישרה את הדבר המשוגע הזה של כליאת בן אדם ב-15 מטר במלונית. למה הוועדה הזאת אישרה את זה? בגלל שהבנו שאנחנו צריכים להילחם בעניין. אגב, אמר קודם גם סגן השר, שעלה הרבה מאוד כסף, חצי מיליארד שקל למדינה, אז צריך לומר את האמת, החצי מיליארד הוא לא רק על מבודדים, הוא היה גם על המלוניות של חולי קורונה.

הרוב אני חושב אפילו. שם אני חושב שזה כן היה דבר נצרך. שוב, דבר שהמדינה עשתה מעל ומעבר למה שהיא חייבת, אבל זה היה דבר נכון, כי זה פתר בעיות, במיוחד של אנשים שלא מסוגלים להתבודד בתוך בית מלא בילדים או מלא במשפחה. למה ליבי שקט כשאנחנו נמצאים היום בחקיקה הזאת? עם כל הזהירות ועם כל מה שצריך, למה ליבי שקט? בגלל שאני יודע מה החלופה. ראינו סיפורים קורעי לב שהיו במלוניות. ראינו אנשים. אתה יודע, אנשים נכנסים למלוניות, לא כולם אוהבים לספר שיש להם איזה בעיה, אולי חרדתית ממשהו. יש אנשים שגם לא נכנסים למעליות. לשבת במלונית כשסוגרים אותך מבחוץ 10 ימים או 14 יום, תלוי, זה דבר רע. מה אנחנו באים ואומרים? אנחנו מביאים משהו רע קטן להחליף רע גדול. הידד, חבר'ה, אנחנו לא צריכים להתבייש. הידד לוועדה. הידד לחברי הוועדה אתה יודע מה, אני הולך לשרוף אותך לייעוץ המשפטי של הוועדה. בואו נסתכל בפרקטיקה של החיים, אלא אם כן מישהו יודע להגיד לי איך עושים אכיפה אגב, אנחנו מדברים היום על 3,000 נכנסים ביום, אנחנו מדברים על כמויות של עשרות אלפים איך אפשר לעשות אכיפה כזאת? אני שמח שהממשלה הבינה שהוועדה לא תהיה חותמת גומי לתת בכל פעם את האפשרות להכניס אלפי אנשים למלוניות או לפחות 30% מאלפי האנשים למלוניות, אני שמח שאנחנו נמצאים בחקיקה הזאת. כמובן נעשה אותה הכי מיטבית, הכי פחות פוגענית, הכי פחות חודרנית מבחינת זכויות הפרט, בראוו. כן יש לי שאלה למשרד המשפטים, אם אפשר. שאלות יש מלא. עוד לא התחלנו. הן עוד לא דיברו. בהקדמה. לפני שאתן מדברות אני רוצה לשאול. פשוט היינו בהמון דיונים של הצמיד האלקטרוני באלימות במשפחה, ובכל פעם אמרתם: אי-אפשר, זה לא רק אתם, המשרד לביטחון פנים הטכנולוגיה לא מוכנה, זה לא נותן מספיק התראה, זה לא מספיק טוב. מה השתנה? למה עכשיו אפשר ושם אי-אפשר? אני לא חושדת בכם שלא רציתם. אני מנסה להבין. תהלה, הלוואי שהצעד הזה יהיה גם צעד טוב - - - אני מסכימה, אני רק שואלת מה ההבדל. לא מבחינת מה חמור ומה לא חמור, לא זה מה שאני שואלת. האם עכשיו אתם הולכים על סטנדרט אכיפה יותר נמוך? זה משהו אחר ושושי תתייחס לזה. אני חושב ששושי תשכנע אותה יותר טוב. אחותה של תהלה, שתדעו. אני אחותה של תהלה. הצורך הטכנולוגי בעניין כאן הוא שונה, והוא יותר דומה לכלי, מבחינת מה שאנחנו עושים, אנחנו בודקים שאדם נשאר בבית שלו, או במקום שהוגדר לבידוד, וברגע שהוא יוצא ממנו, המכשיר אמור להתריע. במובן זה הצורך הטכנולוגי הרבה יותר דומה למה שאנחנו עושים היום עם עצורים ועם משוחררים על תנאי הכלי שכבר קיים. פה הטכנולוגיה מעט שונה, אבל מבחינת המענה,

באלימות במשפחה אנחנו שואפים ומקווים להצליח

שיצליח להגיד את התנועה ההפוכה. האדם מתקרב למקום שאסור לו להתקרב אליו. את רוצה הצעה מאחד שכבר יש לו ניסיון עם אזיקים? פשוט, גם האישה וגם הגבר יהיו להם צמידים. זה הרעיון.

ברוך שכיוונתי לדעת גדולות. מבחינה טכנולוגית לנתב - - - ברגע שרואים שהוא מתקרב לאזור אם זה בצו הרחקה זה ודאי עוד יותר טוב שזה נותן כלי למדינה, ואז יודעים שהאישה נמצאת איפה שהיא נמצאת וברגע שרואים שהוא מגיע לטווח של 100 מטר, 200 מטר, או מה שיחליט בית המשפט או כל גוף אחר, זה יאותת לנשים. נמנע בזה הרבה מאוד אלימות, רציחות, פציעות, הרבה מאוד. לא נחה דעתי. מה שאת אומרת לי שכבר היום משתמשים למעצרי בית בטכנולוגיה הזאת?

למעצרי בית משתמשים בטכנולוגיה שמושתתת על בזק ולא על קליטה סלולרית, לא על GPS במעצרים משתמשים בטכנולוגיה שנקראת "RF", מצד אחד קצת פחות מתקדם, מצד שני קצת יותר מדויק. יש לזה יתרונות וחסרונות לכאן ולכאן. במעצרים יש משדר בבית והאזיק על האדם והם מתקשרים ביניהם, וכל מה שהכלי יודע להגיד זה האם האדם התרחק מהמשדר. מרגע שהוא יצא, הוא לא יודע להגיד איפה הוא. כאן תיאורטית הכלי כן יודע להגיד איפה האדם יהיה, אבל באלימות במשפחה, כמו שהתייחס היושב-ראש, אנחנו רוצים לקחת עוד צעד, ולהגיד האם הוא מתקרב - - - כל עוד לא עשיתם עוד צעד, אתם לא רוצים לאפשר שימוש בכלי שהוא יותר דרקוני, כי הוא לא מאפשר לו לצאת בכלל? כי אתם חושבים שזה יזיק יותר מאשר יועיל? אני מנסה פשוט להבין. אם הוא במעצר, אז הוא במעצר. זה לא מעצר. אם הוא לא במעצר - - - שם אנחנו רוצים למנוע התקרבות שלו ל"קורבן", נקרא לזה ככה. זה משהו אחר.

במקרה הזה, כל הצמיד הזה, המשחק שלו זה עד היציאה מהבית. ברגע שהוא יצא מהבית, לא מעניין אותנו איפה הוא, לא מעניין אותנו למה, זה לא יכול,

לתת למשטרה אפילו מעקב כדי לשלוח את השוטר אליו. גם זה נדמה לי שמנעתם בחקיקה.

כן או לא?

אין אפשרות למעקב. ברגע שהבידוד הופר, המשטרה לא יודעת איפה הוא נמצא. למרות שיכולנו לבוא ולומר: אם אנחנו רוצים ששוטר יתפוס אותו, נראה לאן הוא הלך. להיות שם ולתפוס אותו. נשלח את השוטר לשם, אבל זה לא נמצא בחקיקה, אני מתאר לעצמי. זה לא אמצעי מעקב, רק יודעים שהוא יצא מהבידוד. לכן מה שאני אומר לתהלה שהמכשיר הוא רק לדעת אם הוא בבית או לא בבית.

ממילא זה הרבה פחות חודרני. היושב-ראש, רק צריך לציין שזה תלוי בהסכמה שלו. אם הוא יוצא עם המכשיר עצמו, כן אפשר יהיה לאתר את המיקום המדויק שלו, המשטרה כן תוכל לאתר אותו. כלומר, הסיפה של הסעיף - - - והוא חייב? עקרונית יהיה לאתר אותו, הוא צריך לקחת את המכשיר הנוסף שאיתו. אם הוא במעצר, הוא לא ייקח. אז זה לא משנה. המפר הוא מפר, הוא מפר. הוא מפר כמה דברים ביחד. אם הוא יוצא יציאה מאושרת, הוא צריך לקחת. מה ההנחה? ההנחה היא שהמשטרה תהיה מספיק זריזה, בשביל לקבל התראה מהחברה והם יוקפצו? נכון. יש ירוצו ויש לא ירוצו. אם אני הייתי במשטרה, אם לא היו בוחרים בי לכאן והייתי במשטרה שוב פעם, הייתי שמח מאוד שהאדם היה מקבל קנס או אזהרה מיידית מה שהייתי עושה זה מרים טלפון לאותו בן אדם ואומר לו: תקשיב, עד עכשיו התייחסנו אליך כמו כולם, אנחנו רואים שהייתה פה הפרה, תדע לך שמעכשיו יהיה עליך יותר ביקור יזום של המשטרה לבוא לראות שאתה בחלון. בן אדם נורמלי אומר: תשמע, מה אני אסתבך?

אולי אפשר לתת לו קנס מיידי? זו הבעיה. היה פה ויכוח על זה. תסבירו היטב תיכף למה לא, אני מתאר לעצמי. זו הייתה הדרישה של משרד הבריאות. יואב קיש דרש את זה. הוא אמר: אני רוצה שזה יהיה כמו מצלמות מהירות ברגע שאדם מפר, גם אם לא בטוח אם המערכת כן עבדה,

הייתה בעיה כזאת או אחרת. אני גם תומך בזה. אם את שואלת אותי, גם אני תומך בזה. הוא תמיד יכול להגיש ערעור. כשנגיע לזה. משרד המשפטים אולי עכשיו את רוצה בשתי מילים? אדוני, אני רוצה לומר כמה דברים ברמה הכללית שעוד לא התאפשר לנו. עמדתי לתת לכם. משרד הבריאות גברתי היועצת המשפטית סיימה את המצגת שלה? כן. לא הייתה התייחסות לפיילוט. תבדקו ביניכם מי יודע להציג לנו את הפיילוט ואת לקחיו. הגברת מרב ענבר נמצאת בזום. אחרי משרד המשפטים. בבקשה, משרד המשפטים, דעתכם על החוק. כמה מילים לפתיחת הדיון כדי שנוכל להגיע לדברים - - בשמחה. - - והתייחסות לדברים שנאמרו פה על ידי תהלה ואנוכי. אני ראש אשכול סמכויות שלטוניות, ייעוץ וחקיקה כללי. קודם אמירה כללית למה אנחנו נמצאים כאן ולמה בכל זאת מבחינתנו - - - אתם נמצאים כאן בגללנו. למה מבחינתנו ההסדר הזה דורש חקיקה מפורשת. באמצעי הזה יש כמה מרכיבים שמבחינתנו

אנחנו מדברים על סוג האמצעי שמדובר בו.

כמובן סמוכים ובטוחים שמדובר באמצעי שפגיעתו פחותה ביחס למלוניות, שבהן דובר קודם, ועדיין מדובר באמצעי, שכפי שנאמר על ידי היועץ המשפטי,

פגיעה באוטונומיה, יש בו פגיעה בפרטיות, ולפיכך הפגיעה בזכויות יסוד מחייבת עיגון בחקיקה ראשית. הדברים שהתייחסה אליהם טליה, לגבי מודל ההפעלה של האמצעי שנעשה על ידי גורם פרטי גם ההסדר הזה צריך להיות מעוגן בחקיקה ראשית, ולו על מנת להבטיח שהסמכויות השלטוניות יופעלו על ידי הגורם המדינתי, והחברה תהווה גורם טכני מסייע בידי המדינה ולא מעבר לזה.

האינטראקציה בין החברה לבין האזרח היא לא אינטראקציה שיש לה נפקויות בעולם הפגיעה בזכויות, המדינה היא זו שלוקחת אחריות על פגיעה בזכויות. המרכיב הנוסף זה ההיבט של נתוני מיקום, וכפי שנאמר כאן, מבחינה טכנולוגית הוא מצוי כאן.

אדם מאוכן על ידי האמצעי הטכנולוגי הזה, וגם לכך, בתפיסה שלנו, בסוג הפגיעה הזה אנחנו צריכים ללכת

השילוב של שלושת המרכיבים האלה הביא אותנו להחלטה שההסדר הזה צריך להיות מעוגן בחקיקה ראשית. התחלת עם הנושא של הטלת הקנס על בסיס החיווי הטכנולוגי, וזה כן היבט מרכזי שהיה בשיח בינינו לבין משרד הבריאות ויתר גורמי הממשלה. בתפיסה שלנו, ותיכף תוכל להרחיב על זה נילי שנמצאת איתנו בזום בתפיסה שלנו הטלת קנס על בסיס חיווי טכנולוגי מעלה קושי מאוד משמעותי. אנחנו נמצאים בעולם הפלילי, והטלת קנס היא סמכות ענישה, ולכן אנחנו צריכים להיות בעולם הפלילי גם מבחינה ראייתית במקום שמאפשר לנו באופן מלא את הפעלת הסמכות השלטונית הזאת. אני אשמח שנילי תצטרף אלינו בשלב הזה ותוכל קצת להרחיב במספר מילים, למרות שלא הגענו עדיין לסעיף, רק ברמה העקרונית. שלום לכל הנוכחים וליושב-ראש. כמו שגבי הציגה, התעמקנו בשאלה הזאת, מכיוון שמצד אחד אנחנו מבינים את הרצון ביעילות מרבית וודאות של האכיפה, ומצד שני אנחנו לא רוצים ליפול לאכיפה לא מבוססת, ולכן בדקנו את הנושא הזה. ההשוואה המרכזית שערכנו היא אל מול מצלמות המהירות, שכבר הוזכרו פה על ידי היושב-ראש ועל ידי סגן השר בפתח הדברים. צריך להבין שהתהליך שקוראים לו "תיקוף ראייתי", שהוא שילוב של בדיקות טכנולוגיות ומשפטיות זה תהליך משמעותי שנעשה לגבי מצלמות המהירות עד שהגענו למנוחה ולנחלה, שאפשר להסתמך על החיוויים של המצלמות האלה באופן כמעט אוטומטי. גם דוחות על נסיעה מעבר למהירות המותרת בסופו של דבר לא מופקים באופן אוטומטי, אלא רק לאחר ששוטר בחן את הממצאים של המצלמות והפעיל את שיקול דעתו והטיל את הקנס. התהליך הזה, שקראתי לו "תיקוף ראייתי", שמשלב בדיקות טכנולוגיות ומשפטיות, טרם נעשה לגבי המכשור, כשאנחנו עוד לא יודעים איזה מכשור ייבחר. ולכן האפשרות להגיע לוודאות הזאת שכולנו מעוניינים בה לא קיימת היום. אם וכאשר נגיע למצב של תיקוף ראייתי שילמד אותנו על מהימנות גבוהה מאוד של החיוויים של המכשיר, נוכל להתקדם ולבחון אפשרות של אכיפה והטלת קנסות על בסיס החיוויים בלבד. אבל זה תהליך שאני מקווה שברגע שייבחר המכשיר אפשר יהיה להתחיל בו, ולכן אנחנו נזהרים. אני רוצה להבהיר שהצד השני שיפגע במטרות שאנחנו מנסים להשיג אם תהיה פה אכיפה שהיא לא מבוססת, לא מבוססת על מהימנות של המכשיר, אנחנו נמצא את עצמנו עם תוצאות הפוכות מאלה שכולנו מעוניינים להשיג. אם יהיו פה בקשות המוניות לביטול הקנסות על בסיס נימוקים מבוססים, נעמיד את הכלי הזה ואת האפקטיביות של האכיפה כדבר נלעג ולא מבוסס. השתכנעת, תהלה? אני מבינה את הבעיה. אז מה כן? אחרי משרד המשפטים אני אבקש גם אולי את נציג המשטרה, שאני מבין שבפיילוט הם גם היו מעורבים. הם לא היו מעורבים בהיבטי אכיפה. לא לבצע אכיפה, אבל מעורבים בהרצת המערכת,

איך לעבוד. אני מבין,

שהרעיון שברגע שיש להם דיווח על הפרה, יכול להיות שניידת סיור באותו אזור עוברת בבית ואומרת לו: תעמוד בחלון או בדרך שמותר להם לעשות. לא ניכנס כרגע לכל הדרכים האלה, כי אני לא רוצה לעשות יום לימודים ארוך מדי. למשטרה יהיה איתות. אותו בן אדם גם יודע שברגע שהוא מתחיל לאותת יותר מדי, הוא יהיה על הכוונת. שוב, אם המשטרה לא תעשה את תפקידה בכלל, אנחנו בצרות צרורות בהרבה דברים. אנחנו יוצאים מנקודת הנחה שכאשר יש התראה ויש הרתעה כזאת - - - רק השאלה, מה הקפסיטי שלה? אתמול, גור, שמענו דוגמיות אכיפה בנושא הדרכון הירוק, ממש דברים מצחיקים. שם הרעיון הוא שהאכיפה תיעשה על ידי הרשויות המקומיות,

תוכל למקד את מאמצי האכיפה שלה בהקשרים של הפרת חובת בידוד. גם גייסו מפקחים עובדי מדינה שיעזרו. גייסו גם 600 עובדים. מאות מפקחים עובדי מדינה שיעזרו באכיפה בדיוק בשביל הדבר הזה. אנחנו מצפים שיעשו את עבודתם. משרד המשפטים, סיימתם? אפשר רק להוסיף היושב-ראש שורה לגבי השאלה שנשאלה. אולי תיתן לנו גם תשובה לשאלה שלה ועל התהליך. גם - - - נמצא, הוא יוכל להתייחס ספציפית. אורי ידבר אחריך.

אפשר להוסיף, כמו שנאמר, אומנם החיווי כרגע לא מהווה קנס, אבל הוא מהווה ראיה במארג הראייתי. מה כוונת המשורר? אם ניתן לראות באחד הסעיפים, ברגע שיש דיווח על הפרה, כלל המידע נשמר.

מועבר מידע למשטרה על עצם ההפרה, וגם כלל המידע על אותו אדם נשמר במשך 30 ימים, שזה פרק זמן שבו המשטרה יכולה גם לבחון איזה מידע לקחת ייתכן לצורך נקיטת הליכים פליליים.

כרגע זה בשלב של בשלות, ועצם החיווי יהווה גם איזה ראיה בהמשך אולי לצורך נקיטת הליכים פליליים. הייתי רוצה את נציג המשטרה. מירב, בוקר טוב. אתם הייתם מעורבים בפיילוט? כן, בוודאי. אנחנו ליווינו את הפיילוט. אם אפשר, מישהי שתציג לנו את הפיילוט, עם הסתכלות מחודדת מבחינת המשטרה. אני רוצה לדעת באופן כללי מה המסקנות של הפיילוט, אבל בזריזות. אני עובדת במשל"ט הקורונה והתעסקתי עם הפיילוט הזה. חולקו 79 צמידים בסך הכול. הייתה הפרה אחת.

זמן ההתקנה בפעם הראשונה היה איטי מאוד, בפעם השנייה הוא כבר רץ. למדנו מזה. הייתה לנו הפרה אחת של גזירת הצמיד, תיכף מירב תציג איך זה טופל. היו 24 הפרות שראינו שיצאו מטווח המטרים שהם הורשו, מייד התקשרו אליהם והם חזרו חזרה. זו הייתה התרחקות של כמה מטרים לגינה או משהו כזה, אבל הם מייד חזרו. ראו את זה בחברה. כל מטופל שהתקשר קיבל חלון ויצא לבדיקה סרולוגית בעיקר וקורונה. הייתה בקשה אחת לטיפול דחוף של שיניים, אישרנו לו. לכל השאר לא אישרנו סתם יציאות. בסך הכול הקשר עם החברה היה מעולה. היה שיתוף פעולה 24/7. הייתה להם בעיה עם הסיירים שיצאו אל הבתים, אבל מירב תיכף תפרט. בסך הכול זה היה פיילוט מעולה לטעמנו. מירב תמשיך. כמו שאמרה גבי, לא ליווינו את הפיילוט כדי לאכוף, אלא ליווינו כדי ללמוד ולראות איך המשטרה בסופו של דבר תצטרך להתמודד עם זה. התחלנו בשדה, הלכנו לראות את כל החלוקה, ובשדה כבר ביום הראשון היה שם אירוע של מישהו שחתך את הצמיד. מה שהיה ברור, וזה גם מה שאמרתי לחברה, מבחינת המשטרה היה מאוד חשוב לנו לקבל אינדיקציה שהסיירים של החברה מיצו את כל האפשרויות לוודא שלא מדובר בתקלות טכניות, תקלות שלא קשורות להפרה, והיו כאלה. לדעתי אפילו היו יותר ממה שהחברה דיווחה פה בחמ"ל. מה שעשינו, משרד הבריאות פנו למרב פה בחמ"ל, ואני נתתי הנחיות ברורות שאני רוצה שהסייר של החברה יצא לבית, יראה שבהחלט מדובר בהפרה. ומה שגילינו שכאשר יצאו למקום ובדקו, הסתבר שהיו תקלות שהן תקלות בכלל של חוסר בקליטה, לא תקלות של הפרה שבגינן צריך אכיפה משטרתית. ייתכן שזה בגלל הפיילוט, שאנשים יותר חששו ויותר שמרו, אבל זה דברים שלמדנו מה נכון לבקש מהחברה. התקלות שאת מדברת זה חוץ מ-24 הדיווחים שהוזכרו קודם? היא אמרה שהיו 24 דיווחים שכאילו יש הפרה, והסתבר שסתם יצאו מהטווח לגינה. התקלות שאת מדברת עליהן הן בנוסף ל-24?

תקלות שהן לא הפרות שמצריכות שוטר. בתחילת הדרך,

הם התקשרו ישר ואמרו: יש לי הפרה, אני צריך שוטר. לכן הייתי שם כדי לסנן ולוודא שהם מבצעים את כל התהליכים, לוודא שזה לא הפרה שמצריכה אכיפה. הנושא של חיתוך צמיד הייתה הפרה לכל דבר ועניין, אבל פה אני גם אומר שהיה לזה גם אספקט דתי. אנחנו התערבנו, כן שלחנו משטרה למקום, כן נקנסה הגברת, אבל בסופו של דבר השארנו אותה בבית והחזרנו את האזיק תחת התחייבות שהדבר לא יקרה בשנית. המסקנה שלך לגבי הפעילות שתהיה ברגע שניכנס ל-5,000 או 10,000 אזיקונים כאלה או צמידים כאלה. איך זה עובד? לא הבנתי, מה זה סייר של החברה? טכנאי.

לא טכנאי. חשוב לי לעשות הבחנה. ישבנו פה וסייענו בכתיבה. החברה אמורה להחזיק סיירים שיוכלו לתת מענה לכל כתובת ולהגיע בזמן אמת, כדי לתת אינדיקציה שבאמת מדובר בהפרה, וזה לא משהו שהוא תקלה טכנולוגית, וזה לא משהו נקודתי של פתאום חוסר קליטה. אי-אפשר לשכוח שאנחנו בקווי אינטרנט. אלה דברים שנוכחנו לראות. אפשר לקרוא לזה "סיירים" ו"טכנאים", אבל בסוף זו בדיקה טכנולוגית שיכולה להיעשות חלקית בטלפון, כדי לראות אם הבעיה היא קושי בקליטה במקום או הבעיה היא תקלה בטלפון, או הבעיה תקלה בצמיד, לפני שמודיעים למשטרה. השאלה אם זה לא דברים שאפשר לעשות טלפונית. זה נראה לי פשוט לא הגיוני, אם יהיו מספרים של 5,000 או 10,000, שכל פעם לפני שניתן למשטרה לבדוק אם זה הפרה או לא, נשלח קודם בן אדם, הוא יחזור ויגיד את התוצאות שלו. זה בדיוק הנוהל שאנחנו כותבים - - - גם המידע שהוא מבקש מהאדם למסור לו זה לא מה שדובר.

אבל אני אתן לכם דוגמה שכן הייתה לנו. היה לנו באיכסאל ששווק הטלפון, האזיק לא נותן חיווי, זאת אומרת לא הייתה שום אינדיקציה. התקשרו ואמרו לנו: הפרה, תשלחו שוטר אני לא אגיד לך שבמקרה הספציפי, כי הרי רצינו ללמוד, וזו הייתה מטרת הפיילוט, לא עירבתי את מפקד התחנה וזו נקודה שצריך לשים לב אליה, בכפרים או ביישובים מרוחקים ללא אינטרנט, כמו איכסאל, וכשאין כתובת מדויקת למקום ביצוע הבידוד, זה מהווה בעיה גם לאנשים של החברה, הם לא יודעים לאן להגיע. כמו בלוד. היה לנו את זה בלוד,

ולכן שלחנו סייר. מסתבר שהבן אדם בבית עם צמיד, אבל אין קליטה במקום הזה, אין שם רשת טכנולוגית. לא הייתה שם קליטה ולא תהיה שם קליטה. לומר לך שלזה יישלח שוטר? זה בזבוז של משאבים. לכן בחברה הזאת חייב להיות מנגנון שיודע לשוחח עם האנשים, שיודע לבדוק שלא יהיו קריאות לשוטרים. זה בדיוק העניין. לשוחח כן, לשלוח איש טכני שיודע לפתור בעיות כן - - אם יש צורך. אם יש צורך, ברור. זו תוצאה של השיחה. אבל יהיו גם כללים שאומרים למשל שאם יש התרחקות מהטווח לזמן מסוים ושיחת טלפון לא עוזרת או שהוא טורק את הטלפון או שהוא לא עונה שלוש פעמים או דברים מהסוג הזה,

והמשטרה תשלח פקח. שום סייר של חברה לא ילך לבדוק אם האיש בבית,

זאת ההנחיה שלנו חד-משמעית לחברה. כן יהיו לה הנחיות מה לעשות לפני כן, כשהיא מחליטה האם מדובר בכשל טכני שצריך פתרון, כולל באמצעות הגעה של נציג החברה למקום הבידוד, או שמדובר באירוע שצריך להודיע עליו למשטרה או למשרד הבריאות. מה שחשוב שהמהות היא שמי שנשלח זה איש טכני. הייתי קורא לו "טכנאי". אם הטכנאי הזה על הדרך כשהוא בא עם המברגה בשביל לעבוד, הוא ראה שהבחור בכלל נמצא במקום אחר, הוא יכול להגיד למשטרה. העדות שלו תהיה עדות, אבל הוא עדיין יישאר טכנאי. נכון.

ההתקנה בפועל אומנם התקצר, אבל עדיין לא הבנו מה הזמן בפועל של ההתקנה, וגם על תהליך ההחזרה איך זה עבד בפיילוט ואיך זה יעבוד אחר כך? אלה כל הדברים המעשיים שאחר כך אפשר ליפול עליהם. וגם מתוך ה-79 צמידים, כמה פניות היו ליציאות דחופות כאלה ואחרות למוקד? חרי שאישרנו את השחרור שלהם. עד כאן.

אני רק אציין לגבי מנגנון ההחזרה, שהדרישות שלנו מהחברה במכרז ובעתיד מכל מי שיציע הצעות דומות זה מתן אפשרות של נקודות מסירה בפריסה

ומי שרחוק מדי צריך להגיע אליו לקחת. כרגע אנחנו גם בודקים את האפשרות של מי שלא יכול לצאת מהבית בלי סיוע, שיבואו אליו

שלוש הרמות הן הרמה הבסיסית ביותר שהמכשור הזה משמש רק כהתראה. זאת אומרת, ברגע שהמכשור מתריע, מבחינתנו זה אינדיקציה שיש חשד להפרה, ואז צריך לשלוח אדם, בשר ודם, זה יכול להיות מפקח,

אין ספק שהמכשיר עצמו, כל מכשיר גם יכול לשמש אינדיקציה. אם יש לנו עשרות אלפי מבודדים בנקודת זמן מסוימת, חשוב שנקבל אינדיקציה, כדי לדעת למי להגיע ואת מי לבדוק.

ואם לא, אנחנו נעשה שימוש רק בעדות הנוספת של ההפרה של אותו אדם שבא לבדוק את זה.

למעשה יש שתי צורות לתאר את המידע שאנחנו מקבלים מהחברה. האחת היא מידע בינארי, הפר או לא

דוחות לא יהיו, קנסות לא יהיו.

תהיה אכיפה מאוד מאוד מוגבלת. קודם כול, אני חושבת שאמרנו את זה מההתחלה. ברור לכולנו שההגנה היותר טובה והיותר מוצלחת, אם מצליחים לקיים אותה בצורה מלאה או קרובה לכך,

זה כבר לא יהיה אקראי. אנחנו הולכים ואולי אתה בבית ואולי לא. יש חיווי שהתרחקת מהטווח,

האיש לא חזר לטווח,

היא שולחת מפקח.

חושבת שבתחילת הדרך אנחנו נעקוב מאוד

וכרגע בהצעת הנוהל שאנחנו כתבנו, אנחנו רוצים לקבל מהחברה דיווחים יומיים, והמשטרה יושבת במשל"ט שלנו איתנו וגם הם יוכלו לתת דיווחים

יש לו גם חסרונות סגן השר התייחס לזה קצת בהתחלה שלא מקובל לשלוח את הסמ"סים האלה בשעות הלילה או בשבתות,

אולי נשתמש בה כמוצא אחרון, אם לא יהיו מספיק אמצעי פיקוח טובים יותר. אם רוצים לשמוע יותר על איך זה עובד, אולי מנציג של הבט"פ או המשטרה.

אנחנו כן מזהירים שעלולה להיות להיטות יתר.

זה אמצעי שהוא לא מושלם.

רק אמצעי משלים. הוא לא יפתור את

פשוט מעלה איזושהי נקודה:

או שיש משהו ללמוד מהם? האם אנחנו מצליחים לקיים בידוד יעיל לחולים בקורונה? ואני חייב לומר שזו הצעה חדשנית,

צריך מאוד לוודא,

שהמידע לא זולג למי שהוא לא צריך לזלוג, שלא נשמר מידע ללא צורך, וכמו שאמרתי שאין להיטות יתר בשימוש באמצעים. תודה רבה.

זו נקודה חשובה, הסיפור הזה עם חולים. אכיפה על חולים לעומת אכיפה על חוזרים.

אנחנו יודעים לפי הנתונים על פחות הפרות של בידוד אצל

כולל לגבי הרכיבים של כניסות ממעברי גבול אחרים.

לוביסטית ציבורית בלובי 99. אנחנו שלחנו מכתב ליו"ר הוועדה הנכבד וגם הגבנו על התזכיר, ונשמח להתייחס לשתי נקודות

כולם חוץ ממני מכירים את המושג, אבל בשבילי, תבהירי מה היא חברה ריכוזית? יש רשימה של הגורמים הריכוזיים לפי חוק הריכוזיות. מי שמגדיר את זה זו ועדת הריכוזיות,

זאת אומרת,

או על שליחה של טכנאי, שום דבר. זאת אומרת,

זה נתון שתלוי במספר הנכנסים לישראל וכמה מהם חייבים

חוץ ממידע שיעבור למשטרה ולמשרד הבריאות, הוא נשמר אצלנו אחר כך. קודם כל אני רוצה להגיד, אנחנו לא חולקים כמובן על הצורך לאכוף את הבידוד הביתי. עם זאת יש לנו כמה השגות

ואנחנו בעצם מאצילים לו סמכות לאכוף את החוק, לעשות שימוש בסמכויות שהן בדרך כלל סמכויות שלטוניות. יש גם פסיקה שמתייחסת לבעייתיות שבהפרטת סמכויות כאלה באופן

לכן, נכון, לא הטלנו חיסיון, לא נתנו את ההגנה הכי גבוהה שאפשר לתת לחומר הזה, אבל אני מבהירה ומצמצמת שהמידע שיישמר ויועבר למשטרה הוא לא על כל

במקרים הבודדים הללו משטרת ישראל תקבל את הרשימה והאכיפה שם תהיה יותר ממוקדת לאותו מקום. אני עכשיו מסתובב בכל

בעין מהאל, גם, אתה הולך שם מנותק. גם בשפרעם.

מה עושים? אז לכן אמרנו, זו לא קליטה רגילה שאנחנו מדברים עליה.

אני לא יודע. אני רק יודע דבר אחד: שאני לא רוצה שתהיה אצבע קלה על ההדק

אני לא מוכן. גם אני לא מוכן. אז אנחנו יחד ואנחנו רוב. חשוב לי שנדבר את הנקודות הללו וכשנגיע

אני מעריכה שבאמת, המקומות שבהם החברה תאמר שאין לה פתרון טכנולוגי לשם וגם החלופה של ההסכמון של המשטרה גם היא לא עובדת שם, אני מניחה שאנחנו יכולים לחיות עם סיטואציה כזו

אבל זה

אנחנו סבורים שהשימוש במידע הזה צריך להיות מוגבל רק לשם פיקוח על הוראות הבידוד והאכיפה שלהן. אנחנו מבינים את ההוראות המוצעות כעת, וגם זה נאמר קודם שהלכה

כמו שלא תיארנו לעצמנו שתהיה חובת עטיית מסכה אז גם

אדם שלא עבר אף עבירה ולא חשוד בשום עבירה, יצמידו לו צמיד ויעקבו אחריו,

לאזן אותה מול התכלית הראויה ביותר של מאבק בווריאנטים. הדבר הזה ילווה אותנו כל הזמן לאורך הדיון בהסדרים. על זה

אבל אין ספק שיהיה חסר.

ואז עולה השאלה,

שוויונית. אנחנו באמת עושים את כל המאמץ שיהיו לנו מספיק צמידים לכל מי שיהיה צריך כי ברור לנו שהשימוש בחלופה של ההסכמון, הקישור של המשטרה, היא אפשרות פחות טובה,

זה בינארי, במובן הזה שאם אתם רוצים שמכל העולם יקבלו אמצעי,

לא טוב יותר. אני מדבר, אם יש לך רק 5,000 כרגע, ובאים 10,000 איש.

זה בעייתי במובן הזה שלכאורה אפשר לשלוח אותו למלונית. כרגע כתוב שאם הוא מסרב אז שולחים אותו למלונית. אז אם אתם אומרים שהקונספט הוא צמיד ושכנגמרים הצמידים מקבלים הסכמון, והאדם אומר שהוא לא מוכן להסכמון כי הוא שומר שבת, אז השאלה היא - - - תנו לי לסכם. תחשבו על

טוב, אז השיקול השני של מתאים לכולם, אני חושבת שהוא הצעת קריטריון שהיא לא מתקבלת על הדעת, כי לא יהיה אף פעם אמצעי שיתאים לכולם.

כולם, למעט חריגים של ועדת חריגים.

יש לי בעיה עם הפרס הזה.

שלא יאמרו שאנחנו לא משגיחים מספיק טוב על החילונים. - - - מצד אחד זה פרס, כמו שאמרת. מצד שני, כשנגמרים הצמידים אתה אומר שאוכלוסיות מסוימות הולכות הביתה בלי כלום,

אם הם יסרבו לקחת את זה הם ילכו למלונית. זו גם

אני חושב שכדאי שתנצלו את ההפסקה שתהיה וביחד עם משרד המשפטים, אבל כמובן שמשרד הבריאות יוביל את זה יחד עם הייעוץ המשפטי שלנו, כדי למצוא לזה הגדרות נכונות. צריך גם להבנות את שיקול הדעת בצורה כזו שבסוף זו תהיה החלטה של גורם מקצועי אצלכם, אבל לתת לו איזו

לא, חוץ מהעובדה שזה מייחד משהו ותמיד השאלה, מכלל ההן אתה שומע את הלאו, בדברים אחרים, אבל לא נראה לי ש

כשנגיע להקראה - - - הדבר האחרון שחשוב בהקשר הזה זאת סוגיית הפרטיות, שאני חושב שבסוגיה הזאת כבר הייתה התייחסות של היושב-ראש,

לסעיף, אני חושב שגם היושב-ראש נתן שיעורי בית בעניין הזה לממשלה,

זה מאוד קשה לאמוד את רמת הפגיעה. אז יש אמירה לגבי זה שהוא לא אוסף מעל לנדרש, הוא לא אוסף - - - אני אגיד לכם מה ההתלבטות שלי, מה שאמרו היועצים המשפטיים הוא

בני פרץ, נמצא אתנו. נשמח לשמוע בקצרה מה דעתך.

אני שמעתי את הדיון, אתה ראית שהועלו דברים שגם אמרתי אצלך בוועדה. ההצעה שלי זה נכון שאומרים האם נכון לקחת את כולם קודם כל למלוניות,

(הישיבה נפסקה בשעה 13:20 ונתחדשה בשעה 14:15 אנחנו מחדשים את הישיבה. לפני שנתחיל בהקראה,

ממינהלת האכיפה, רצית לומר משהו לגבי הטכנולוגיה המשטרתית,

אלא מדובר למעשה בקישור שנשלח על ידי המשטרה לטלפון,

הוא לוחץ על אותו קישור ומאשר דקירה של המיקום שלו ושיתוף של המיקום באותו רגע נתון.

אני לא חושב שזה תחום הידע שלך. נכון.

כי בשיחת טלפון עם אחד ממנכ"לי החברות הוא אמר שזה קיים להם היום, זאת אומרת, אדם יכול לעשות את זה גם

אני קצת מזכיר, דיונים שקיימנו לפני שנה בוועדת החוץ והביטחון שאז דנה בנושא הזה, בזמנו היו לנו את אותן תקנות שעת חירום שהיו תיקון לחוק נתוני תקשורת, ושם האפשרויות לקבל את המידעים הן קצת יותר רחבות, וזה לא אושר

בחודש אפריל שעבר לא הייתה ועדת החוקה.

כן, הדיונים היו גם, כן, כשגבי אשכנזי היה יושב-ראש ועדת החוץ והביטחון הזמנית.

נלחמנו על הסיפור הזה גם כי המשטרה הייתה צריכה את זה בשביל האכיפה ובגלל שזה לא קרה אז, הוקמו המלוניות,

אגב. - - - לחקיקה שלא קודמה אז. אם היה לי זמן, כן הייתי נלחם על הדבר הזה שזה ייכנס בחקיקה עכשיו.

נתאים את זה ונציע את התיקון הזה לוועדה - - - תודה. תהיה איתנו על הקו. זה אומר שאם אדם רוצה מלונית, הוא יקבל מלונית. אם הוא לא רוצה, אז הוא מתחיל ככה,

ואם לא, הוא רוצה לבוא הביתה והוא אומר, אני מוכן שתעשו לי

אם משאירים את הטלפון בבית - - - בנוסף לשאלה של אדם משאיר את הטלפון יש גם שאלה של טווח האיכון. נכון. אנחנו נבחן כל כלי שיסייע לנו במשימה הזאת. ואם יו"ר הוועדה מוכן לדון בזה, אנחנו לא נוכל שלא להשיב לרצון הזה. נבחן את הסיפור - - - מה עמדת המשטרה

זאת אומרת, אם זה גם לא שווה מבחינה מבצעית ולא נותן לנו אכיפה באמת, אז ודאי שלא ראוי סתם להכניס אותו. אני מבקש שתעשה את הבדיקה הזאת ואני מבקש, אם

התש"ף 2020‏ (להלן, החוק העיקרי), אחרי סעיף 22טז יבוא: הגדרות 22יז. "אמצעי פיקוח טכנולוגי" אמצעי טכנולוגי,

שאישר שר הבריאות, המנטר את מקום הימצאו של אדם ומתריע במקרה של הפרה של חובת הבידוד או הפרה של תנאי

וזו טכנולוגיה שכבר הוסבר איך היא פועלת אם נגמרים הצמידים, וכרגע הטכנולוגיה השנייה שעומדת על הפרק זה ה"הסכמון", שדיבר עליו סגן השר שעושה פינגים כאלה, שולח לך אס.אם.אס.

צריך לקחת בחשבון שבכל אירוע כזה יש רק שבת אחת,

לכל מבודד שבת אחת. נכון. אלא אם איתרע מזלו של מישהו והוא נשאר 14 יום - - - לא, גם ב-10 ימים יכולות להיות שתי

הפעלה ותחזוקה של אמצעי פיקוח טכנולוגי;" ופה אנחנו מציעים להוריד את הסיפה. אני חושב שהוא מיותר בהקשר הזה.

נכון? כן. אז אנחנו מורידים. אני רק אומר בכוכבית, דיברנו על

לא אומרים את זה במפורש, אז החוק לא יחול על ישראלים שגרים ביהודה ושומרון.

לרבות חוזר במלוניות מדובר על קבוצה מצומצמת

השתדלנו ככל שאפשר בשינויים הניסוחיים המתבקשים,

אוקיי. פה אנחנו מוסיפים, וגם על זה דיברנו בהפסקה, אדוני היושב-ראש, שבסעיף של ההכרזה על המלוניות,

כן ייאמר משהו דומה למה שנאמר בסעיף 7א לחוק,

ובלבד שתקופת ההכרזה

את תוקפה לתקופות נוספות שלא יעלו על 36 ימים כל אחת, והכול ובלבד שתקופת תוקפה של הכרזה לפי סעיף קטן זה תסתיים לא יאוחר מתום תקופת תוקפה של הכרזה על מצב חירום בשל נגיף

פה, בתקופה הראשונה של 56 ימים זה מגיע ולא חייבים את אישור הוועדה. זה פשוט נכנס לתוקף. ודאי שיש סמכות לבטל, אבל לא צריך

צריך לקצר אותה. הפיקוח הפרלמנטרי שיהיה פה, או שצריך להיות

יותר יפה לעשות 21 ו-21 - - - 21 יום,

כי זה שלושה שבועות,

מתקבלת הצעתו של מנהל הוועדה.

ולגבי אישור ועדת החוקה, להשאיר את זה

ואם הסכים לכך, גם כתובת דואר אלקטרוני, לצורך משלוח הודעות לפי סעיף 22כח." יכול להיות שכעניין נוסחי אחרי זה נכניס את כל "בשפה המובנת לו" למקום אחד, אבל זה כבר עניין של

עד מלוא? כן. כי יכול להיות שיהיה נזק חלקי, ואז ייגבו מכם.

לרבות כל נזק שייגרם לה כפי שיקבע השר בצו וכולי.

לגבי סעיף (5), אני כבר מקדים ואומר שהמשמעות היא שאם אתה לא מקיים את אחד משבעת התנאים האלה אז אתה הולך

זאת אומרת,

בעצם, אין פיקוח אפקטיבי,

לא. כרגע - - - אין כרגע. הלאה. עכשיו אתגרת אותי. הערתי ואני כבר לא זוכרת אם הקראת או לא הקראת. האמירה לגבי ההסבר בשפה המובנת

" אז זו בעצם ההוראה המשמעותית פה, שאומרת שאם אתה לא עומד בכל התנאים אבל בעצם התנאי הכי דרמטי פה,

אתה לא חותם על שטר חוב או אתה לא מסכים לבצע בדיקת קורונה, אבל הכי משמעותי זה שאתה אומר, אני לא רוצה את הצמיד

הוא אומר, עד שסוף כל סוף מגיע אחד

עם וריאנט נדיר - - - ואותו אני שולח הביתה. לכן אני אומרת, יש לי סמכויות להורות למישהו מה לעשות כאשר הוא נמצא חיובי. בשביל לשלוח

אז ניתנה לכם הרשות לעשות את זה.

אני חושב ששווה לבדוק בכל זאת את הנושא הזה של החיוביים - - - גור, אנחנו בשנייה זאת אני אומר את זה לפרוטוקול, סיימנו לצאת ידי חובתנו כאחריות

כמו שאמרנו בהתחלה, הנסיבות האלה כנראה באמת מאוד מאוד חריגות, הרבה יותר חריגות מאשר הנסיבות שאיפשרנו פטור ממלוניות. אני יכולה לחשוב על סיטואציות די קיצוניות של בעיות נפשיות מסוג

באמת דברים מאוד חריגים, ולא

הולכים הביתה, אנשים רצו את זה, ראינו את זה בפיילוט, אנשים הבינו את הצורך.

אלא בשביל לא להיות בבית עם אמצעי פיקוח. זה מה שהתכוונתי.

אז תנאי הבידוד הלא-מלאים זה שהוא לא לגמרי נמצא בבידוד, אלא יש איתו עוד מישהו שבמגע איתו למרות שהוא לא חייב בבידוד או דברים מהסוג הזה.

ומקובלת עליכם התוספת של הורה אומנה?

כן, זו הייתה הערה של הרווחה כדי לוודא שבאמת מצד אחד לא השתמשנו בהגדרה של אחראי על קטין, שכוללת בעצם גם כל אדם שהקטין נמצא בהשגחתו כי חשבנו שבכל זאת הסכמה לפיקוח טכנולוגי

ברור שלטכנאי אין שום סמכות כניסה בכוח. אבל האדם פונה ומבקש עזרה - - - ואם האדם יגיד,

אז הוא בעצם נשאר בלי פיקוח טכנולוגי כי זה מקולקל.

ואז יכול להיות

אבל שיגידו לוועדה מה בגדול הם מתכננים. זה עולה לשאלה של מה שיקול הדעת שלו. בגדול, תגידי. בגדול, אבל בקטן של זמן. התפיסה היא שיהיה

אל תגידו את המספר,

ברמת רזולוציה של האדם הפשוט שיושב מול הטלפון, שיידע בדיוק מה לעשות. תודה.

זה יהיה מפורט וזה

החברה מפעילה חמ"ל, במשרד הבריאות מי שכנראה יוביל את העניין הזה יהיה מישהו במכלול תעופה במשל"ט. והוא ישב בחמ"ל? אני לא יודעת אם הוא צריך לשבת פיזית בחמ"ל של החברה,

וגם יהיה לחברה קשר ישיר עם המוקד של משרד הבריאות, קול הבריאות - - - ונציג

אבל אני ממליץ שיהיה נציג נוכח בחמ"ל של החברה, קצין משטרה.

כשיש שאלה או מה, מקבלים את האישור שלו,

אנחנו בוודאי

כן.

נציג שנמצא שם בתורנויות, נציגים שנמצאים שם ביחד עם אנשי המקצוע, ודאי. אנחנו פשוט לא נוכל להתייחס לזה כרגע בלי משטרת ישראל.

אתה רוצה שהוא יתייחס?

ואז יצטרכו לתת שעות נוספות, ויציאה מחוץ לזה.

ובעצם בחלון הזה החברה המפעילה רק תדע מה היעד שלו ולא תדע מה הפרטים מעבר לזה, כי הוא מתאם את זה מול משרד הבריאות. זה דובר קודם, נכון? זה ההקשר? אני רק אומר כבר מעכשיו שיהיו בנוהל עוד כמה דברים שצריך להנחות את החברה, כמו שמירת מידע ואבטחת מידע וכולי. נגיע אליהם

היא ביקשה לחדד את זה למשתמשי האפליקציה. לדעתי, סעיף 22כב(ב) מיותר, אבל בסדר. מי אני ומה אני? הלאה. יש לפעמים הוראות בהקשרים האלה, של חברות שמסייעות בכל מיני סיטואציות לביצוע התפקידים לרשות

(ב)לא יוסמך נציג החברה המפעילה כאמור אלא אם כן התקיימו בו כל אלה:" המנהל גם יסמיך עובד-עובד של אותן חברות.

גם את זה הוא צריך לעשות?

"(1)הוא תושב

את שני הדברים האלה אנחנו נדייק.

במצב שהוא בניגוד

הוא צריך לדעת שהוא בא מטיסה. אני חושב שיגידו לו את זה. הלאה, חברים. אפרת טפליץ הקריאה את מה שהיא מציעה לסעיף קטן (ג).

כידוע, לביטוח הלאומי יש סמכויות לאסוף באופן ישיר מול האזרח

אני חושבת שהמשטרה תוכל להבהיר את זה מצוין - - - אבל עכשיו אני שואל אותך, כי את צריכה לראות את צורכי המשטרה ואת צריכה לראות גם את הצורך השני. אני הייתי מעדיף שהקורונה תישאר קורונה נקייה. זה הכול. אל תכניסו לי פה דברים שפושקין מת.

אם אנחנו יכולים להציל נפש אחת בישראל בעניין הזה או למנוע עבירות סמים או רכוש או דברים

אבל בסוף זה כאילו הליך לא נקי, כי אנחנו עושים פה משהו שאנחנו לא עושים בדרך כלל, על דברים אזרחיים פשוטים שלא עושים בדרך כלל. כל זה אנחנו עושים בגלל מחלה, בגלל מגפה. אז מה קרה עכשיו?

הן סיטואציות שבהן במסגרת הבירור והפעולות לאיסוף ראיות נוספות שהמשטרה מחויבת לבצע, אם היא רוצה להטיל קנס על הפרת בידוד, אחרי שהיא קיבלה את האינדיקציה מהחברה, קיבלה

שום היגיון, שבגלל שהוא עשה עבירה נוספת, אנחנו לא נוכל להעביר את המידע הזה למשטרה או נעשה

אני יכול להבין שאם מגיע השוטר לשטח לחפש אותו בגלל ההפרה, ומוצא אותו באמצע עסקת סמים או באמצע רצח או לא יודע מה, אז זה בסדר. השאלה שלי היא אחרת,

הפרשנות, ונילי תוכל לחזור עליה אם צריך. הוראת הסודיות לא חוסמת את המשטרה מלעשות שימוש בזה על פי סמכויותיה הקבועות בכל דין. גלעד, בבקשה.

אם מגיע שוטר וראה שלא הייתה הפרה של הבידוד, אז המידע הזה לא יישמר כי המשטרה לא תשמור אותו, אלא אם כן פתחנו חקירה על הפרה, ואז המידע הזה

ואולי מישהו אחר שהיה יושב במקום שלי, לא היה עושה את זה. ההליך הזה הוא הליך של חדירה הכי גדולה לתוך הבית של הבן אדם.

אני יכול גם לבדוק לו סוכרת על הדרך. אני יכול הרבה דברים לעשות עם המכשיר הזה.

אני רוצה הליך נקי לצורך מיגור

אני חייב לבדוק את זה.

חשד להפרה זה אומר שהמערכת התריעה שהוא מפר את הבידוד שלו.

עדות,

או מצלמה אחרת, שהוא גם ביצע עבירה פלילית,

בוודאי עבירות קורונה ועבירות שיבוש נלוות, אם אנחנו מדברים על אדם שבמכוון פעל כדי לשבש את האפשרות להתחקות אחריו. מה שקשור לקורונה, כן. אני אומרת, בכלל עבירות שיבוש. והסיטואציה שהתייחסה אליה המשטרה, של הפרה

שיהיו אותן עבירות שמבחינתנו, אם הן חלק מהסיטואציה של הפרת בידוד או קורונה - - - הבנתי.

אני אשמח אם נילי תתייחס

ואנחנו מבקשים להציע ככה. אם הבנתי נכון, ויתקנו אותי אם לא הבנתי

ואולי עבירות מעל חומרה מסוימת,

וכן מצבים שלא ייכנסו לקטגוריות שהגדרנו,

מקובל, נילי. נילי,

ובית המשפט יפעיל - - - אם זו עבירה חמורה, ואותו איכון הקטן והמסכן הזה שעשינו הוא יהיה ההוכחה בסופו של דבר לביצוע העבירה, אז בית המשפט

אני מציעה שיותר לה להפעיל את שיקול דעתה גם בעבירות מעל רף חומרה מסוים, בעבירות קורונה, ובעבירות נלוות לביצוע ההפרה. בעבירות קלות יותר מהחומרה שנקבעה בחוק, היא תצטרך לפנות לאישור

אני מבינה שהנקודה שהכי חשובה לנו היא לגבי עבירות נלוות, עבריות - - - תוך כדי הפרת הבידוד. ואני עונה כאן לישי, זה לא תמיד ששוטר רואה מול

איך זה יעלה על הדעת?

את עצמי למצבים שבהם אני כבר נמצאת במסגרת ביצוע פעולות אכיפה בהתאם לתכלית של החוק הזה בהתאם לתכלית של החוק הזה, ותוך כדי פעולת אכיפה אני מזהה ביצוע של

אני מבין שבמהלך ההפסקה הגעתם לנוסח שתואם קצת את הציפיות שלנו בעניין הזה.

נאמר שבאמת המידע יהיה חסוי ולא יעשה בו שימוש לצורך הליך

דיברתי עם החבר'ה מהמשטרה לגבי שמירת המידע,

דברים שכבר לא רלוונטיים?

לא, זה חשוב שיהיה בפרוטוקול. נאמרו פה כל מיני אמירות כאילו תקופת השמירה היא 30 יום, אבל יש אפשרות לשמור את המידע אם

את הנוסח המדויק אתם תעבירו אותו, הוא יכנס לנוסח המלא. ואני אומר לכם כבר עכשיו כדי שלא תהיו בלחץ:

אז דקה לפני ההצבעה אפשר עוד גם לתקן דברים אם

" אם תוכלו קצת להתייחס להיבט של האבטחה, הייתה פה הצעה שאתם הבאתם להוסיף פה הפנייה לתקנות.

לפי חוק הגנת הפרטיות ולפי תקנות הגנת הפרטיות אבטחת מידע, החובה לאבטח את המידע ולעמוד בכל ההוראות שנקבעו גם בחוק הזה חלה הן על בעלי מאגר המידע והן על המחזיק במאגר

הוראה כללית והיא תופסת את כל המידע שעשוי

וגם סעיף הסודיות,

זאת אומרת שההסדר הוא כללי ויש הסדר פרטני רק לגבי המידע שהגיע מהאמצעי.

(ג)קיבלה החברה המפעילה הודעה על נזק כאמור בסעיף קטן (ב) או שנודע לה בדרך אחרת על

במהלך תקופת הבידוד של הנכנס,

" חזי לוי יוצא שופט אחרי האירוע הזה.

אנחנו כן מבקשים - - - לפני סעיף (ח), עוד משהו ב-(ד) מצטער שאני קוטע אותך, עולה פה שאלה לגבי החיוב

מה רצית לתקן לגבי הנושא של "עד"? לא. מאחר ונקבע על ידי משרד המשפטים שהתשלום הזה הוא סוג של תשלום חובה ולכן הוא כפוף לאישור ועדה לקביעת התשלום הזה, וזה צריך להיעשות בסוג

להתחיל לדון. אפילו לא חייבנו אותה לקבל החלטה. חייבנו רק להתחיל לדון. יש פה שתי שאלות: איזו ועדה, והשאלה השנייה, לחייב ועדה בכנסת להתחיל לדון,

שלום, דורין ארטשיק ממשרד המשפטים, לעניין הבקשה מהוועדה לדון תוך חמישה ימים, זה בהחלט דבר נדיר. כן זיהינו שהוא נעשה השנה במתווה מענק לעידוד תעסוקה הוראת

אחרת יכול להיווצר מצב שבו לא תהיה ועדת חוקה,

במצב של אישורי תקנות קבענו מנגנון מיוחד שמאפשר הקמה של ועדה מיוחדת. בוא נעשה דבר הכי

מוצר שהמדינה נותנת לו והוא צריך לשמור עליו ולהחזיר אותו בסופו. הדוגמה הכי קרובה שהצלחנו לחשוב עליה הייתה ערכות מגן אב"כ משנות

הייתה התייחסות להסבר סביר.

הכוונה לא להכריח אנשים לשלם כשהם פעלו באופן תקין והגיוני. טוב. להוסיף שימוש סביר או שזה מיותר לדעתכם?

שימוש רגיל אם אדם נופל או קורה משהו, זה יכול לחרוג גם מהשימוש הרגיל, אבל כל עוד היה הסבר שמניח את הדעת, אנחנו חושבים שזה שימוש רחב. אוקיי, נשאיר את כך. גם אני חשבתי שכך עדיף. סעיף 22כט, אני מבין שהחלטתם להשאיר אותו, כי הייתה התלבטות בממשלה אם להוריד אותו. זה לגבי השליחה למלונית. החלטתם להשאיר אותו?

גור, הם החליטו להשאיר אותו.

"השלמת הבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה 22כט. המנהל רשאי להורות לנכנס להשלים את חובת הבידוד במקום לבידוד מטעם המדינה כאמור בסימן ד', אם מצא כי מתקיים אחד מאלה: (1)הנכנס הפר את הוראות הבידוד החלות עליו בהתאם להוראות לפי חוק זה ולפי סעיף 20 לפקודת בריאות העם, (2)הופר תנאי מתנאי השימוש של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי כמפורט להלן: (א)פגיעה מכוונת בערכת הפיקוח הטכנולוגי כהגדרתה בסעיף 22כח או ניתוקה, במעשה או במחדל, על ידי הנכנס, בסיועו או באמצעות אחר, (ב)אי־דיווח על פגיעה או תקלה באמצעי הפיקוח הטכנולוגי או על נזק שנגרם לערכת הפיקוח הטכנולוגי, בניגוד לאמור בסעיף 22כח(ב), שהנכנס היה מודע להם, (ג)העברת ערכת הפיקוח הטכנולוגי לאדם אחר או למקום אחר, (ד)אין במקום הבידוד היתכנות להפעלה תקינה של אמצעי הפיקוח הטכנולוגי, ואין מקום בידוד אחר העומד לרשות הנכנס שבו קיימת היתכנות כאמור." יכול להיות שהדבר הזה עכשיו צריך לרדת, כי זה בעצם חוזר לאותו סיפור של: אני נמצא באזור שאין בו קליטה. בהתאמה של מה שדיברנו קודם, אז (ד) לכאורה צריך לרדת, בגלל שאתם שקלתם להוריד את כל הסעיף, אז בוודאי שלהוריד פה רק פסקה, זה לא משהו שיכאב לכם. הורדנו את זה משם מתוך הבנה שזה לא משהו שמישהו יכול לדעת מראש ולהצהיר עליו.

אם מישהו אין לו מקום אחר להיות ולא הצליחו לסדר לו את הקליטה. מה התוצאה של זה? שהוא נשאר בבית בלי אמצעי פיקוח טכנולוגי וגם בלי לבקש פטור חריג. כן הייתי רוצה שתהיה אפשרות לפחות. שוב, זה שיקול דעת.

הוא רשאי, וההוא יבקש, והוא התחייב. זה הליך של קבלת מה שנקרא: כפה עליהם הר כגיגית. זאת אומרת שאנחנו אומרים: זה לא יהיה חיוב מלכתחילה בסעיף שם, אבל זה יהיה השיקול דעת.

עונשין ועבירה מנהלית. פה צריך להוסיף משהו. בואי תקריאי ותגידי מה צריך. "עונשין ועבירה מינהלית 22ל. (א)נכנס לישראל שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, בניגוד להוראת סעיף 22יט(ב) - - - " ולדעתי צריך להוסיף גם את כט. אם הוא מורה לו לפי כט והוא לא הולך, גם שם בעצם יש עבירה.

אני לא בטוחה. זה מה שדיברנו עליו בסוף.

קנס כאמור בסעיף 61(א)(1) לחוק העונשין. (ב)על עבירה כאמור בסעיף קטן (א) יחולו הוראות סעיף 22י. " לגבי סעיף 22י, אני מניחה שזו עבירה מינהלית.

הכוונה כמובן שלא תגישו כתבי אישום אלא תאכפו את העבירה הזו

הוא כבר לפי הסעיף, 5,000 שקלים, זה הקנס. יש פה בנקודה הזו, משהו שלא מופיע בנוסח. אגב, האיסור בסעיף 22י, כשהוועדה עסקה בתיקון לחוק הסמכויות בנושא של הקנסות, היה תיקון עקיף לפקודת בריאות העם שאפשרה לתת הפרה חוזרת אחרי יומיים. מי שמפר כמה פעמים. ובסופו של דבר היה דיבור על זה שיכנס משהו מקביל ב-22י לגבי המלוניות ולא נכנס. בסופו דבר לא נכללו שינויים בנוסח, חשבנו אולי שפה צריך לעשות התאמה. אני לא בטוחה שאני מבינה את ההצעה. כאן אנחנו מדברים על עבירה, על אדם שסירב להתפנות למלונית. אתה אומר: תבוא המדינה כעבור יומיים תגיד לו שוב - - - לא,

שני דברים שונים. זה לא קשור לעבירה הזאת. אני פשוט מציע אגב הנושא הזה, לעשות תיקון שכבר דובר עליו בעבר, שיתאים את ההוראה למלוניות להוראה של פקודת בריאות העם, שאם בן אדם בה באופן חוזר מפר את הבידוד במלונית, לא קשור לאמצעי הפיקוח הטכנולוגי, אפשר להתייחס לזה כהפרה חוזרת לאחר יומיים מיום שהוצאה לו ההודעה. זה משהו שבזמנו דובר עם לילך.

מקובל עלינו. רק להתייחס לעניין השאלה הקודמת על המקבילה לסעיף 22כט: 22כט מקביל לסעיף 22ו בחוק סמכויות, שהוא לא חלק מעבירה פלילית של 22ט, שזו תמונת המראה שלה שאנחנו מנסים ליצור כרגע. בעצם ההוראה הפלילית כאן אמורה להיות מקבילה להוראה הפלילית ב-22ט. אם צריך גם אקריא. למה זה בידוד ופה להפך? אומרים לו לעשות את זה בבידוד

ב-ו מורים לו להשלים את הבידוד בבית. 22ט בעצם מורה שנכנס לישראל שהפר את הוראת הנציג המוסמך לשהות בבידוד מטעם המדינה. כאן יש לנו עוד סוג של הוראה לשהות במקום לבידוד מטעם המדינה, בעקבות כל הטוויסט שעשינו שנכנס פה לעניין הפיקוח הטכנולוגי. 22ו היא הוראה שאומרת שמנהל רשאי לאשר לחייב בבידוד אפשרי לבידוד מטעם המדינה להשלים את חובת הבידוד במקום אחר. 22ו מקל עליו.

אף אחד לא יפר את 22ו. הבנתי. נתנו לו הוראה ללכת למלונית ואז הוא מפר את הבידוד במלונית. וכרגע אין עבירה מנהלית עם קנס על ההפרה של הבידוד במלונית בסיטואציה הזו. בסדר. אנחנו נכניס גם את זה. תודה על הדיון. אנחנו מוסיפים את 22כט. מה שאני התייחסתי אליו, זה לתקן את 22י, זה לא קשור לפיקוח הטכנולוגי, אלא באופן כללי לעשות התאמה לעניין המלוניות לתיקון שנעשה לפקודת בריאות העם. וזה אומר שבסעיף 22י, במקום סעיף קטן (ג) כמו שהוא היום, יבוא: "תיקון סעיף 22י (ג) הקנס המנהלי הקצוב לעבירה מנהלית כאמור בסעיף קטן (ב) שהיא עבירה מנהלית חוזרת יהיה כפל הקנס המנהלי האמור בסעיף קטן (ב). בסעיף זה עבירה מנהלית חוזרת, עבירה מנהלית שעבר אדם בתוך שלוש שנים מיום שעבר לפני כן את אותה עבירה בסעיף זה העבירה הקודמת, ועדכן לגבי העבירה הקודמת אחד מאלה: (1) הוא שילם בשלה קנס מנהלי או הורשע בשלה." ו-(2) שזה בעצם החידוש, ההתאמה לפקודת בריאות העם: "(2) חלפו יומיים מיום שהוצאה לו ההודעה על הפרת הקנס המנהלי בעבירה הקודמת." אפשר להתייחס בבקשה? אורי מהייעוץ המשפטי של מנהלת האכיפה.

אני זוכר את התיקון הזה, דובר בתיקון של אותו תיקון של חוק המסגרת, וגם תיקנו את פקודת בריאות העם כדי לקצר למעשה את התקופה של עבירה חוזרת. אבל צריך לשים לב שפה העבירה היא סירוב לשהות במלונית. אם אדם היום מסרב, וגם מחר מסרב, אז הרלוונטיות היא דווקא לעבירה מתמשכת ולא לעבירה חוזרת. הוא עדיין מסרב לשהות במלונית. זה לא שהוא שוב פעם הפר את חובת הבידוד. אני לא כל כך מצליחה להבין את ההתאמה פה, כי אני לא מכירה את הנושא של ה - - - בסדר. כרגע לא נכניס את זה. נדבר אתכם ומקסימום אנחנו נוסיף את זה לנוסח לקראת ההצבעה. גור, לילך נמצאת ואני לא בטוחה, אולי כדאי שנאפשר לה להתייחס. כן, שתתייחס לזה. להבנתי, התיקון שגור מדבר עליו זה התיקון שהסכמנו במסגרת, היה את החרמת הקנסות, וכשמדובר על מישהו שמסרב להוראה של הנציג המוסמך, אז אמרנו שאם הוא מסרב להוראת הנציג המוסמך, הבן אדם מגיע למלונית ואז הוא בורח מהמלונית, ושוב מורים לו לחזור למלונית, זה לא עבירה נמשכת. ולכן במצבים כאלה, כן ראוי שאפשר יהיה להטיל עליו את הקנס הכפול. גור, על זה דיברנו למיטב זכרוני וזה מקובל עלינו. גור, נתתי דוגמה שלא קשורה לתיקון הספציפי הזה, זה היה קשור בכלל לכל ההסדר של המלוניות. זאת אומרת שאם הגורם המוסמך, נניח בשדה התעופה, מורה לאדם להגיע למלונית, הוא מסרב לזה, הוא מקבל את הקנס, לוקחים אותו בכוח למלונית, ואז הוא בורח מהמלונית יומיים אחר כך, ושוב מורה לו הגורם המוסמך לחזור למלונית, פה רציתי שתהיה אפשרות לקנס מוגדל. כי זו עבירה חוזרת, זה לא עבירה נמשכת. אורי, זה מקובל עליך?

אני דיברתי על סיטואציה שבה יש הוראה של הנציג המוסמך לשהות בבידוד במלונית, וחולף יום ועוד יום והוא פשוט נשאר בבית ולא מגיע למלונית.

אני תיארתי את הסיטואציה שזו עבירה חוזרת ושכן יש הצדקה לכפל קנס. ובעצם יש הוראה חדשה לשהות במלונית.

שוב, בהיבט הזה רצינו ליצור הרמוניה מול מה שנוסף אז לפקודת בריאות העם, בעצם הוועדה כן רצתה לעשות אבל בסופו של דבר זה לא נכנס לנוסח, אז אנחנו פה צריכים להשלים את החסר בעניין הזה בהתאם לפרשנות שלילך דיברה עליה.

וזה מקובל עלינו, זה דומה מאוד להפרת הבידוד. אורי, זה כמו מישהו שיוצא מהבידוד והוא לא חוזר, לעומת מישהו שהפר את הבידוד, קיבל קנס, ואחרי יומיים מפר עוד פעם את הבידוד. ואז זה לא עבירה נמשכת, זה אותו דבר. ולכן זה המקבילה בהקשר של הבידוד של המלוניות. אוקיי. גור, התיקון הזה מקובל עלינו. בסדר גמור. משרד הבריאות? אני מנסה לברר תוך כדי, אבל אני לא מכירה את העניין. קצת קשה לי לתת החלטה עכשיו. אפשר לקבל החלטה שאם לא תהיה לנו התנגדות אז הוועדה מאשרת. אני מרגישה לא נוח לקבל החלטות על משהו שאני לא

אוקיי. אם ככה היא הסכימה לזה, אז תגיד פחות או יותר מה התנאים. אנחנו נצטרך כמובן לראות את הנוסח ולוודא שכולנו מסכימים על אותו דבר. אוקיי, אז הנוסח יופיע כבר בהחלטה. כן, זה נוסח שתואם בזמנו מול לילך גם. אני אראה לכם, וגם משרד הבריאות היה מעורב בזה, מיכל בזמנו נדמה לי. כך שזה היה על דעת כל הגורמים. "סמכויות 22לא. לשם מילוי תפקידיהם לפי סימן זה ולשם אכיפת ההוראות הקבועות בו, יהיו נתונות לנציג המוסמך ולשוטר הסמכויות המפורטות בסעיף 22יא, בשינויים המחויבים ובשינוי זה: בסעיף קטן (ג), במקום "לפי הוראות סעיף 22ב(ג) או 22ג(ד)" יבוא "לפי הוראות סעיף 22יט(ג)"." נתקן פה את הנוסח כי זה הפניה להפניה, זה עלול להיות טיפה מסובך. רק אגיד שהרעיון הכללי הוא שגם בסיטואציה הזו יהיו נתונות כל הסמכויות שדיברנו עליהם לפני מספר שבועות בהקשר של פינוי למלונית לרבות הסמכות לשימוש בכוח לצורך פינוי למלונית במקרה של הפרה. שזה יהיה הסמכויות למה? אותן סמכויות שדיברנו עליהן בהקשר של הפרת חובת בידוד במלונית יהיו נתונות גם בהקשר הזה. כשבעצם המשמעות של הדבר הזה הוא שאדם שהפר את חובת הבידוד בפיקוח הטכנולוגי ומסרב לשתף פעולה, גם יוכל במקרה של אי שיתוף פעולה להיות מפונה בכוח למלונית. אוקיי. למה צריך להפנות את זה לנציג המוסמך ולא מספיק לשוטר? כי הרעיון הוא שעדיין אנחנו מסתכלים על אותו מודל שבמקור של ההפרה של הוראות הנציג המוסמך. הסעיף מסדיר לא רק שימוש בכוח, הסעיף מסדיר גם סמכות לדרישת ידיעות ומסמכים. טוב. רק את השינויים, מה שאתם צריכים להפנות את זה לכאן,

את זה תשאלו את זה - - - הוספנו בעצם את ה - - - לא. מה שאמר גור, שיש אולי שינוי. הוא צודק מבחינת הנוסח שזה יוצא קצת מורכב. אוקיי, אלה דברים שאנחנו מאפשרים לכם. "תיקון סעיף 46 2. בסעיף 46(א) לחוק העיקרי, אחרי "הכרזה לפי סעיף 22ג" יבוא "או לפי סעיף 22יח". אסביר: סעיף 46 בעצם מדבר על הדברים של קבינט הקורונה. ועדת שרים יכולה לקבל החלטה, והדברים היותר דרמטיים או הגדולים, רק הממשלה יכולה ולא קבינט הקורונה. בדרך כלל ההכרזות העקרוניות זה בממשלה. אז כמו שההכרזה לפי 22ג, שכל החוזרים ממדינה מסוימת או מכלל העולם צריכים ללכת למלונית, צריכה להתקבל על ידי הממשלה ולא רק על ידי קבינט הקורונה, גם ההכרזה לפי התיקון הזה לעניין שליחה של כולם עם אמצעי טכנולוגי, גם היא יכולה להתקבל בממשלה ולא בקבינט קורונה, לא בוועדת שרים אלא בממשלה, במליאתה. תוספות 3 ו-4 הם גם התאמות לתיקונים אחרים, תראו שזה מקובל עליכם. "תיקון סעיף 37 3. בסעיף 37 לחוק העיקרי, המתקן את חוק בתי משפט לעניינים מינהליים, התש"ס-2000, בפרט 62 לתוספת הראשונה לחוק האמור המובא בו, אחרי "סימן ד'" יבוא "וסימן ה'"." הרעיון פה הוא שאם מגיעים לתקוף החלטות פרטניות לפי ההסדר הזה, אז כמו במלוניות, תקיפה של החלטה פרטנית שמתקבלת על ידי גורמים מוסמכים לא תגיע לבג"ץ, אלא יהיה אפשר ללכת לבית משפט לעניינים מנהליים, אז פה יש התייחסות ספציפית לזה גם לדברים לפי ההסדר הזה ולא רק לפי ההסדר של המלוניות.

כן. בסעיפים שאמרנו שיחולו מאותו סימן, סעיף שמדבר על הזכות להגיש השגה על החלטה פרטנית. קודם כל השגה ואז על זה את העתירה. נוודא שהוא יהיה שם, סעיף 22ח. נכון. "תיקון סעיף 47 4. בסעיף 47(ב) לחוק העיקרי, בסופו יבוא "או לפי סעיף 22יח"." שזה להחיל על ההסדרים בכנסת, הפיקוח הפרלמנטרי, את אותו כלל שחל על שאר ההסדרים לפי חוק הקורונה, במובן הזה שההגבלות של הפגרה לעניין מליאת הכנסת, לעניין ועדות הכנסת, לא חלות במובן של אישור ועדת הסכמות, הגבלות על כינוס מליאה וכן הלאה.

ב-5 אנחנו רוצים להוסיף סעיף דווח, יש סעיף דיווח כללי, אז גם על הדבר הזה, שיהיה דיווח כמו על יתר הדברים בחוק. "תיקון סעיף 48א 5. בסעיף 48א(א) לחוק העיקרי, בסופו יבוא: "(7) החברות המפעילות לפי סימן ה' וסוגי האמצעים הטכנולוגיים שהן מפעילות, מספר הנכנסים ששהו בבידוד בפיקוח טכנולוגי מדי שבוע, לפי סוג האמצעי, מספר הנכנסים ששהו בבידוד ביתי ללא פיקוח טכנולוגי, מספר ההתרעות בהם טיפלה החברה המפעילה, מספר המקרים שבהם נקבע כי האדם הפר את חובת הבידוד, מספר המקרים שבהם אדם שהיה בפיקוח טכנולוגי נשלח לבידוד במקום מטעם המדינה." זה היה סעיף דיווח. וכמו שאמרנו שאנחנו מוסיפים ל-22ג את העובדה שבחנת את הדרכים החלופיות, את האמצעי הטכנולוגי, אז בהתאמה גם ב-7א שעוסק בתקנות הכניסה והיציאה מישראל,

להוסיף את אחת מדרכי הפעולה החלופיות, שוב לסגור את המעגל בדבר הזה, אז כשאתה יכול להתקין תקנות על הגבלות הכניסה והיציאה מישראל, אחרי שהגעת למסקנה שאין די בבדיקה, במלונית ובאמצעי פיקוח טכנולוגי. שוב, יש לסגור את המעגל בסיפור הזה.

זה משהו שמגביל אתכם? כן. כבר הסכמנו קודם.

זה בהקשר אחר. זה אותו דבר,

רק שאנחנו סוגרים את זה במעגל שלם, ב-22ג וב-7א. פה זה יותר קל. עוד יותר קל כי זה קיים לגבי האמצעים האחרים. בסופו של דבר כל האיזונים והשיקולים מפורטים לא ברמת הפירוט הזאת, אבל אמרתי קודם שזה נראה לי מיותר. מיותר? לא, לא מיותר.

מקובל.

לגבי הריכוזיות, בדקתם לגבי הסיפור של הריכוזיות? דורין תתייחס לזה? אעדכן שבינתיים קיבלנו מסמך מצמ"ת שמאשר את הציוד של החברה הרלוונטית כרגע. בשלב ראשון. יהיה לזה עוד המשך.

בשלב הזה אישור.

פרל: מנקודת המבט של תפעול השבת ומועדי ישראל ישנה התכנות מצוינת

אם האדם שומר על חוקי הבידוד,

דורין, מה יש לך להגיד לגבי הריכוזיות? לגבי הריכוזיות, איך שהבנו את ההערה והמסמך שהועבר, מכיוון שחוק הריכוזיות הוא חוק חשוב מאוד, וכבודו במקומו מונח, אבל אנחנו לא שותפים לדאגה או לחשיבה שחוק הריכוזיות חל פה. קודם כל כי אנחנו לא חושבים שמדובר בתשתית חיונית. כשאנחנו מדברים על תשתיות חיוניות, אנחנו מדברים על תחנות כוח, תשתיות תקשורת וכולי. פה אנחנו מדברים על סיטואציה מאוד ספציפית של אמצעי פיקוח ואכיפה שהוא זמני. לכן אנחנו חושבים שהוא מאוד רחוק מתשתית חיונית. אגב, בחוק זאת רשימה סגורה. וגם אם המחוקק היה פותח מחדש את הרשימה, אנחנו לא חושבים שהיה מוסיף את האיזוקים בסיטואציה הזו לרשימה הזו. החברה הולכת לעבור הליך תחרותי ולכן הולכת להיות - - - תודה. אני לא מודאג, אשן בלילה עם כל החששות הללו. זה לא מה שיטריד אותי. תודה רבה. בניגוד קצת למה שאמרתי מקודם, אני חושב שכן אצביע עכשיו על ההצעה. כמובן, הנוסח יגיע על פי הצורה כמו שהסמכנו אתכם. אעשה עדיין רביזיה, אני מודיע מראש, אצביע ואעשה רביזיה, שאם נראה שמשהו פספסנו ונצטרך לפתוח את זה, אז נפתח ונשנה. בנוסף, אני מחכה לשיעורי הבית לגבי הנושא של הפתרונות הטכנולוגיים, שיתנו תשובה לכלל האוכלוסיות, גם לאותם אנשים שאו מסיבות דתיות או מסיבות כלכליות, יש להם "מכשירים לא חכמים" מה שנקרא. אז המדינה, באותו הסדר כמו שעשינו עם הצמידים, המדינה תשכור גם מכשירים כאלה שיוכלו להיות, אלא אם כן יהיה מספיק אזיקונים ומספיק צמידים וכל הדברים הטובים האחרים. אנחנו נחכה לתשובה ממך בעניין הזה ממשרד הבריאות.

הנקודה העיקרית היא שאנחנו לא רוצים שייווצר מצב שיראה כביכול כחוסר שוויון, שמגיע בעצם מבעיה טכנית שלאדם אין את המכשור המתאים.

אני מציע בכפוף לשינויי הניסוח שנאמרו על ידי היועץ המשפטי. ושיעשו מול הנסחות.

אני מעלה להצבעה את הצעת חוק סמכויות מיוחדות להתמודדות עם נגיף הקורונה החדש (הוראת שעה) (תיקון מס' 7) (בידוד בפיקוח טכנולוגי של אדם שנכנס לישראל), התשפ"א 2021. מי בעד ירים את ידו?

נגד,

אין ההצעה אושרה בכפוף לשינויי נוסח.

אחד. אני רוצה לומר שלמרות שאני האצתי בכם קצת בסוף, עשיתי את זה רק בגלל שהיה דיון רציני ומעמיק מתחילת היום, וגם עבודה של בק אופיס עוד קודם. ולכן יש דברים שהפרוטוקול אוהב ואני קצת פחות ובטח בשעה הזאת. אני חושב שהיה דיון מעמיק ונכון, ותיקנו את הדברים שנדרש היה לתקן. שוב, מעולם לא חלמתי שאצטרך לעשות חוק כזה על אנשים פרטיים בביתם הפרטי. אבל אני יודע דבר אחד: שעשינו את הדבר הנכון אל האנשים, כדי למנוע מהם להגיע למלוניות, להגיע לדבר הקשה הזה, להגיע לסצנות הבלתי ניתנות לתיאור, כמו מה שהיה בשדה התעופה. ואתם יודעים מה? גם בשביל האנשים שבאים מחוץ לארץ, וגם בשביל הפקידים והשוטרים שהיו צריכים לסחוב את האנשים באוזניים. כי אדם נאבק, אדם הוא אריה כשהוא נאבק על הבית שלו, על המבצר שלו, שהוא רוצה לבוא ולהיות עם המשפחה, אז אדם הוא אריה. ואני חושב שהמחזות שראינו לא היו טובים. אני שמח וטופח לוועדה על שכמה על כך שעצרנו את התהליך הזה של האישורים האוטומטיים למלוניות האלה. והגענו למצב שבו לא הכרחנו חלילה, אלא פשוט הוצאנו לפועל, מהכוח אל הפועל, את כוונת הממשלה להביא את האמצעים הטכנולוגיים. אני מודה לכם. אני מודה לנציגי הממשלה. הרביזיה. בעצם זה כבר אושר. הייתה גם בקשה לרשות דיבור, רשומה כבר, של מירב מיכאלי, ואני גם אומר פה: אם יהיו עוד בקשות או רשות דיבור אז אפשר להוסיף אותם. ולאחר שאמרתי את הכול והודיתי והצבענו והצעת החוק עברה, אני מגיש רביזיה. אני מגיש רביזיה, כמו שאמרתי קודם, אם יהיה תיקונים, או אפשר להתחרט. הישיבה נעולה, שבת שלום לכולם.